חברי הכנסת, היום יום שני, ה' בתמוז תשע"ה, 22 ביוני 2015. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. הודעה למזכירת הכנסת.

ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס'

התשע"ה 2015, הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון מס' 14) (תנאי להשתתפות בפעילות מטעם המשרד לאזרחים ותיקים), התשע"ה 2015, הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 73) (כהונת נציב קבילות חיילים), התשע"ה 2015, הצעת חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני (תיקון מס' 2), התשע"ה 2015. לדיון מוקדם: החל בהצעת חוק פ/1447/20 וכלה בהצעת חוק פ/1544/20, הצעת חוק ייצוג הולם לדרוזים ולצ'רקסים (תיקוני חקיקה), התשע"ה 2015, מאת חברי הכנסת חמד עמאר, רוברט אילטוב, סופה לנדבר, אורלי לוי אבקסיס ושרון גל, הצעת חוק החברות הממשלתיות (תיקון, השתתפות במכרזים), התשע"ה 2015, מאת חברי הכנסת דב חנין, איימן עודה, עאידה תומא סלימאן, יוסף ג'בארין ועבדאללה אבו מערוף, הצעת חוק הסדרת מקומות רחצה (תיקון,

יותר מ-80,000 מילואימניקים שגויסו, עשרות אלפים שהיו בחרדה, בהמתנה, שנאלצו לברוח מבתיהם אל המקלטים, להתחבא, להגן על הילדים, למצוא להם תעסוקה, תוך כדי גם לשמור על העסק, לנסות שכמה שפחות ייפגע. בדאגה אין-סופית לקרובי משפחה ולחברים שנמצאים בשדה הקרב במדים. להתמודד גם עם הרקטות, לפעמים מאות ביום, וגם עם אימת המנהרות מתחת לאדמה. בזמן הזה,

לא היה פוליטיקאי בבית הזה שלא הלך ודיבר וחיבק את תושבי הדרום. לא היה אדם אחד בממשלה שלא דאג לדבר ולספר כמה שאנחנו שומרים על הדרום ומגינים על הדרום ומחבקים את התושבים האמיצים

ומה קרה? כלום. ועדת הכספים באותם ימים, היו דברים אחרים שהיא דאגה

הפיצויים עברו באטיות מבזה. מתוך 3 מיליארד שקלים שהממשלה נהנית להשוויץ שהיא הבטיחה להעביר בתוך כמה שנים, עברו בינתיים בקושי 70 מיליון שקלים. יש כל מיני

ומתכנסת לה ועדת החריגים, ועדה שמורכבת אך ורק מפקידים, לא יושב שם נציג ציבור אחד, נבחר ציבור אחד, והיא מעבירה כספים. ואותה ועדת חריגים גם החליטה שהיא לא מפרסמת את היעדים של אותם כספים. אני נאלצתי לדרוש מהם לפרסם את הדוחות כמקובל בחוק, ובאיחור של חודשיים הם פרסמו את הדוח הראשון. את הדוח על מאי עדיין לא ראינו, אנחנו כבר או-טו-טו בסוף יוני. אבל מה שראינו שם באפריל, למשל, היה שאותה ועדת חריגים אישרה כל מיני העברות מאוד מאוד משונות: 4 מיליון שקלים ביקש משרד האוצר לטובת יועץ אסטרטגי כלשהו. אני מאוד מסוקרנת לדעת מיהו אותו יועץ אסטרטגי שמקבל 4 מיליון שקלים בחודש, לפני חודשיים, לטובת מה ואיך, ואיך הדבר הזה התקבל, משרד השיכון קיבל 750 מיליון שקלים לטובת כל מיני התקשרויות שהוא לא טורח לספר מה הן. אותה ועדת חריגים גם לא מפרסמת פרוטוקולים. למה לפרסם פרוטוקולים? שאלתי את החשבת הכללית אם הם מתכוונים לפרסם אותם, אז היא אמרה לי שלא בטוח. זאת שאלה אחרת, היא ענתה. אתם יכולים לראות את זה בפרוטוקול. פשוט בושה. ובינתיים מי יושבים ומחכים? אותם תושבי הדרום. תושבי הדרום שסובלים ממערכת בריאות שיש בה הכי פחות תקנים, הכי פחות אחיות, הכי פחות רופאים מומחים, הכי פחות מכשור רפואי, הכי הרבה זמן הגעה לבתי-חולים, תוחלת החיים הנמוכה ביותר בישראל. אלה תושבי הדרום שלנו. אלה בתי-החולים שלנו, שטיפלו ולקחו עליהם במהירות וביעילות מרשימה את פצועי המלחמה לפני שנה. איך יכול להיות שהממשלה הזו לא דואגת לכתוב כבר עכשיו תוכנית חירום להתמודדות עם המצב בדרום? איך יכול להיות שלא יושב צוות מיוחד שכל תפקידו להעיף את הביורוקרטיה מהדרך ולהעביר כמה שיותר מהר את הכסף כדי שזה יטופל? איך יכול להיות שאף אחד לא נדרש לבעיה הזו? ומה קורה בינתיים בגופים שכן קיבלו חלק מהכסף? בדקתי את זה ממש היום וראיתי שהחטיבה להתיישבות,

קיבלה סכום מאוד מאוד גבוה של כסף על מנת להעביר אותו לתמיכות אך ורק במחוז דרום, בערך 140 מיליון שקלים. 140 מיליון שקלים סכום מכובד לתמיכות לצרכים שונים. הייתי מאוד רוצה לראות מה התמיכות האלה, אלא שבדקתי וגיליתי שמתוך הכסף הזה, רק 1.5 מיליון שקלים אכן הועברו לתמיכות. ומה אנחנו שומעים במקביל?

שאולי כל דיוני הכספים האלה נשמעים טיפה משעממים, אולי טיפה אפורים, אבל מדובר בחיים של בני-אדם, ובשבוע שעבר משרד החינוך החליט פתאום לבטל את התמיכה בשירות הפסיכולוגי בדרום, ככה סתם כי ילדי הדרום כבר לא נזקקים לפסיכולוגים ולשירותי בריאות הנפש על מנת להתמודד עם הטראומות ועם החרדות שלהם. ובתוך כמה שעות משרד החינוך, בעקבות הלחץ הציבורי, חזר בו והעביר את הכסף, 3 מיליון שקלים עלובים. הרי אנחנו בעוד כמה חודשים נידרש שוב לבעיה הזו, כי שוב יפסיקו את התמיכה. כי תושבי הדרום צריכים להתחנן על כל שקל. אני אזכיר לכם שבמהלך "צוק איתן", במהלך המלחמה, ביהודה ושומרון קיבלו לא 3 מיליון שקלים לשירותי פסיכולוגים ועזרה נפשית, קיבלו 40 מיליון שקלים בשביל השירות הזה. 40 מיליון שקלים. ובתקופה מאז "צוק איתן", כמה קיבלו בהעברות תקציביות? קרוב ל-200 מיליון שקלים. האם אלה סדרי העדיפויות של הממשלה הזו? האם אלה ההחלטות שאתם מקבלים כאן? האם זה החיבוק הגדול לדרום, לגיבורים השקטים שלנו שישבו שם ונשארו נאמנים, ישבו על הגבול ולא עזבו ולא נטשו, וגם אחרי המלחמה,

נשארים שם, בציונות אמיתית? האם זה מה שיש לכם להגיד להם? וזה לא הכול, כי בסוף כל זה יש גם הפקרה ביטחונית, וזה מעבר למיגון שעוד לא הושלם ומעבר לתשתיות. זו פשוט הפקרה. אמר את זה אלוף פיקוד הדרום ממש לפני חודש, שצריך להתרגל לזה שתהיה מערכה, פעם בכמה זמן תהיה מערכה, זה המצב. זה הסטטוס-קוו של ממשלת נתניהו: מערכה אחרי מערכה אחרי מערכה, פיגוע טרור ועוד פיגוע טרור, ואפס התמודדות. אפס התמודדות בביטחון, הפקרה לאיומי הרקטות, הפקרה למנהרות בדיוק כמו שהיה לפני המלחמה, במשך שנים ידעו על קיומן של המנהרות, ולא נעשה דבר, הפקרה של פתרון מדיני. לא יהיה סוף למציאות הזאת אם אנחנו לא נחתור לפתרון. לא יהיה סוף למציאות ולסטטוס-קוו של טרור אם אנחנו לא נחתור לסיים את הסיפור הזה, לייצר פתרון של שתי מדינות לשני עמים כך שאנחנו נוכל להמשיך ולהיות מדינה יהודית ודמוקרטית שמכבדת גם את כל מיעוטיה. לא יהיה ביטחון אמיתי בלי זה. אם לא נגיע לשם, זה יהיה סופו של החלום הציוני, איך אתם לא רואים את זה? ככל שנדחה ונחכה, ככל שניפרד וניבדל, נפריד את עצמנו מהשותפות החזקות ביותר שלנו בעולם המערבי. נתנהג כמו ילדים קטנים במקום להתנהג כמו שאבות הציונות הראו לנו והדריכו אותנו בתחילת הדרך,

בפתרונות פרגמטיים, ביצירתיות, כפי שאנחנו יודעים בכל דבר: יודעים להיות מעצמה של היי-טק, ויודעים להיות מעצמה צבאית, ויודעים להיות מעצמה של מדע, ויודעים להיות מעצמה כלכלית ויודעים לעשות הכול. איך יכול להיות שכאן אנחנו נופלים, בהבטחת העתיד שלנו? איך יכול להיות שכשנקבע מתווה והסכם עם איראן אנחנו לא שותפים בכלל, כי ראש הממשלה החליט להסתכסך עם נשיא ארצות-הברית בשביל להשיג קצת הון פוליטי? איך יכול להיות שאנחנו שנה אחר שנה ניכנס לעוד מערכה צבאית בלי להציב פתרון, בלי להיפרד סופית מהמצב הזה, ולייצר ביטחון מלא לאזרחי ישראל, ותושבי הדרום ביניהם?

אדוני, אני רק מבקשת בשוּרה. חולפת שנה, אנחנו ממש לפני ה"דד-ליין". כואב לי לשמוע את אמירותיהם של אותם תושבים שפשוט לא רוצים להגיד שנטשו אותם, כי הם לא רוצים ליצור לעצמם תדמית כזו של אנשים נטושים. הם אנשים גאים, הם אנשים שנמצאים שם, מעבר לזה שמדובר באזור הכי יפה שיש במדינת ישראל, לדעתי לפחות, אבל נמצאים שם ומיישבים את הנגב הישראלי והופכים אותו למקום מדהים, והם לא רוצים להיראות כמו אזרחים מופקרים ונטושים. הם רוצים לעמוד פה עם כל הגאווה שלהם. ואני רוצה שהם יקבלו את הדבר הזה. מגיע להם לקבל את הגאווה הזו, לא מגיע להם שממשלת ישראל תפקיר אותם.

תודה לחברת הכנסת סתיו שפיר. סתיו, אפילו השר לוין מסכים אתך בכל מה שאמרת. אני מתכבד להזמין את השר המקשר בין הממשלה לכנסת חבר הכנסת יריב לוין, להשיב על הצעת האי-אמון של סיעת המחנה הציוני. אדוני היושב-ראש,

חברות וחברי הכנסת, ידידי חבר הכנסת עטר, נדמה לי שאתה היית כאן באולם כאשר אני אמרתי שהממשלה צריכה להשיב תשובות רציניות, ולצערי הרב, הכלל הזה לא חל על האופוזיציה. לאופוזיציה מותר לטעון גם טענות לא רציניות, וחברתי חברת הכנסת סתיו שפיר, שנדמה לי הפליאה להצליף גם בממשלה הקודמת כאן מעל הדוכן, אני מוכרח להודות, חברת הכנסת שפיר, שאני לא בטוח שכשתעשי,

לשחקני כדורגל עושים מין לקט כזה של השערים והמהלכים היפים שהם עשו כדי לשווק עצמם בחו"ל. כשאת תעשי את הלקט של הנאומים שלך,

אדוני היושב-ראש, שלאו דווקא את הנאום הזה תבחרי, משום שאני מוכרח להודות שהיה בו איזה צליל של אילוץ, לחפש בכוח את מה שאיננו, לחפש בכוח להעלות טענות שלצערי הרב פשוט אין להן בסיס.

אני אדבר תכף על הכול, האמיני לי.

באמת אומר לך, אני חושב שגם הכישרון הגדול שיש לך בכל זאת לא הצליח להבליע לגמרי את התחושה הזו שיש פה איזה אילוץ, יש פה איזה ניסיון בכוח להעלות טענות שאין להן בסיס. אבל אני רוצה,

להתחיל מהסוף ולומר לך דבר אחד: חברת הכנסת שפיר, אנחנו חיים במזרח התיכון. הגיע הזמן שתבינו את זה. הגיע הזמן שתראו את זה. עמדו כאן חברים, הייתי אומר רבי זכויות, בכנסת, והיה כאן היושב-ראש, בשעתו, לפני עשר שנים בדיוק, כאשר דנו כאן בתוכנית ההתנתקות, והפליאו להסביר לנו על המציאות החדשה, ועל כמה טוב יהיה, ואם רק נפנה ואם רק נגרש את עצמנו מכל מקום ונהרוס במו-ידינו את הבתים שאנחנו הקמנו, השלום יפרוץ והעולם יאהב אותנו, ולישראל תהיה לגיטימציה להכות במלוא העוצמה אם מישהו יעז לתקוף אותנו מתוך אותם שטחים, חבלי מולדת שפינינו. נו, ומה קרה? אז הם היו אולי נאיביים, אולי היו תמימים. בואו לא נהיה אנחנו טיפשים. אחרי הכול כבר היינו שם, כבר היינו, כבר ניסינו, כבר הלכנו לשיטתכם. לאן הגענו? ולאן נגיע אם נמשיך בקו הזה, שבו אנחנו משדרים למי שמבקש להשמיד אותנו שאנחנו כמו איזה נוודים נקום ונתפנה? ושוב אני פונה לידידי חבר הכנסת עטר, לך אני לא צריך להגיד מה המשמעות של אדמה, לך אני לא צריך לספר מה המשמעות של היאחזות בקרקע, לך אני לא צריך לספר שעם שאין לו כבוד לאדמה שעליה הוא יושב, אין שום סיכוי שמישהו יכבד אותו, שום סיכוי. ואני מציע שאת זה לא נשכח, כי האויבים שלנו לא שוכחים את זה לרגע. עכשיו אני אענה לך גם לגופן של הטענות.

בחמש השנים האחרונות הוקצו לאזור עוטף-עזה לבדו 4.5 מיליארד שקל מעבר לתקציבים הרגילים. במסגרת יישום שורה ארוכה של תוכניות שגיבשה גם הממשלה הקודמת, אפילו זו שלפניה, בשלהי כהונתה, ובוודאי ממשיכה ומקיימת גם הממשלה הנוכחית,

בין היתר, הפעולות הבאות, וזו כמובן רשימה חלקית בלבד: נבנו כ-9,500 ממ"דים בכל יישובי עוטף-עזה, מוגנו ונבנו בתי-ספר חדשים בכל האזור, ניתנו הטבות בשיעור של מיליארד ש"ח באופן ישיר לתושבי ויישובי האזור, בכלל זה הטבות מס,

הטבות במעונות-יום.

עכשיו העובדות, החלק הלא-נעים בעניין, אבל צריך לשמוע אותו. פותחו אזורי תעשייה ותשתיות באזור, נפתחה תחנת רכבת בשדרות, מכללת ספיר הפכה למכללה הציבורית הגדולה בישראל,

הוקם יישוב חדש,

אני אגיע, חברת הכנסת שפיר, בכל הכבוד, גם לי מותר לקבוע את הסדר שלי וגם לי מותר להציג את כל התמונה כמו שאני חושב שצריך לעשות. הגענו למצב שבעוד העיר שדרות הייתה במצב של דירות רפאים, 159 דירות כאלה עמדו ריקות, היום אין אפילו דירה ריקה אחת, עלתה רמת החיים באזור, ולמרות המצב הביטחוני חל גידול של 14% במספר תושבי עוטף-עזה בין השנים 2005 ל-2013,

על גידול של כ-25% בקיבוצים ובמושבים באזור. אני ממשיך. הממשלה קיבלה החלטות וגם יישמה תוכניות להתקנת תשתיות ביטחון, כולל שערים,

כניסות חדשות ליישובים שמבוצעות ונמצאות עכשיו בשלבי סיום, מפעילים תוכנית ענקית,

לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים, הועברו עשרות-מיליוני שקלים תקציבי סיוע לרשויות המקומיות,

תוך הקדמה משמעותית, תכף נגיע, רגע אחד. חברת הכנסת שפיר, סליחה. שאלת את כל השאלות, תני לשר להשיב. כולל הגדלת מכסות החלב ואפילו הגדלה של מכסות עובדים זרים, וכל התשתיות החקלאיות שנפגעו במהלך המבצע כבר שוקמו. עכשיו אני אעבור ואדבר גם באופן יותר פרטני על כמה נושאים. הממשלה מקדמת במלוא העוצמה את התוכנית הגדולה שלה, העברת בסיסי צה"ל לנגב. עיר הבה"דים נמצאת בשלבי אכלוס מתקדמים, בסיסי התקשוב והמודיעין כבר נמצאים בשלבי ביצוע. סך הכול, תוכנית העתקת צה"ל לדרום, 21 מיליארד שקל, פיתוח יישובי הנגב בעקבות "צוק איתן" הוקצו 2 מיליארד שקלים לפיתוח הדרום בהחלטת ממשלה מס' 2025 מיום 23 בספטמבר 2014. כמה עברו?

ועכשיו אני אפרט כפי שרצית: כפל סיוע במסלולי הכשרה ובמסלולי תעסוקה, כבר אושר, תוכנית למסחר מקוון ולייעוץ לעסקים קטנים,

תוכנית לעידוד מגורי סטודנטים בבאר-שבע, פועלת, הנגשת הגז הטבעי לעוטף-עזה ולערד, נמצאת בשלבי השלמה של הכנת התוכניות, שדרוג תשתיות ביוב ליישובי הבדואים, נמצא בשלבי ביצוע מתקדמים, רכישת דירות לצורך הגדלת מלאי יחידות דיור ציבורי בדרום, נמצא בביצוע, מרכזים לגיל הרך, כבר מוקמים, שיפוץ טיפות-חלב, יחל לקראת סוף 2015, הורחבה הפעילות,

גם של חממות התיירות והורחב מספר הסיורים שנעשו בדרום, מבוצע תהליך של חינוך סביבתי, כאשר 22 מיליון שקל הועברו לנושא חינוך סביבתי,

פעם ראשונה שאמרת מספר. פיתוח מצפה-רמון, תוכנית לפיתוח בסך 30 מיליון שקל הועברה לממשלה במקביל,

אני יכול לומר, אושרה סוף כל סוף תוכנית שתאפשר הקמה, בין היתר, של מתחם מלונאות עממית באזור מצפה-רמון, תוכנית "אופק להיי-טק" מקודמת, "ישראל דיגיטלית" תשיק עם פתיחת שנת הלימודים הקרובה פרויקט מיוחד שיתקיים ב-58 כיתות בדרום, והרשימה היא כמובן ארוכה. בנושא עוטף-עזה אני רוצה גם לתת כמה נקודות שראוי להכיר אותן: תוכנית לחיזוק החוסן האזרחי בשדרות וביישובי עוטף-רצועת-עזה, תוכנית שנתית קבועה למתן הטבות מיוחדות לתושבים ולרשויות באזור, בכלל זה הטבות מס של 20%, הנחה בארנונה, סבסוד מעונות-יום, תמיכה בשירותים פסיכו-סוציאליים, השקעה בתשתיות לפיתוח היישובים ומענקים ביטחוניים. ההחלטות האלה, שעלותן 200 מיליון שקל בשנה כפול חמש שנים, יושמו כולן במלואן,

סכומים, מיגון בתי תושבים ומוסדות חינוך, הוקמו 9,500 ממ"דים, מוגנו מוסדות חינוך. העלות, אם ביקשת, 2.3 מיליארד שקלים. החלטות ממשלה שהתקבלו במהלך מבצע "צוק איתן" בנוגע, למשל, לחיזוק העורף, כמו החלטה 1897, עיבוי תוכנית החוסן האזרחי, תוכנית מס' 1965, שינוי סדרי עדיפויות בתקציב 2014, את זה מכיר היטב חברי חבר הכנסת כהן. ההחלטות האלה: 1846, יושמה במלואה, 1998, נמצאת בשלבי סיום של היישום, למשל בוצע גידור התרעתי ב-11 מתוך 14 יישובים, תוכנית אסטרטגית רב-שנתית לפיתוח שדרות ועוטף-עזה, על-פי החלטת ממשלה 2017, נמצאת בשלבי ביצוע, תוגברה פעילות החינוך הבלתי-פורמלי, הוגדל הסבסוד להוצאות פיתוח באזורי תעשייה, מענקי מרכז ההשקעות של משרד הכלכלה אושרו ומתבצעים, הוגדלו, כפי שאמרתי קודם, מכסות החלב, מבוצע עידוד יזמות ועסקים קטנים, והרשימה,

היא ארוכה ארוכה, תגבור מערכת המים השפירים לנגב, שיפוץ דירות והצבת מבנים יבילים, אפילו, אדוני חבר הכנסת כהן, משהו שאני מניח שהחל עוד בתקופתך במשרד, פורסם כבר הקול הקורא לנושא של מיגון מוסדות הרווחה באזור. והרשימה היא כמובן ארוכה מאוד, יש לי כאן דפים על גבי דפים שמפרטים אותה. אתה מדבר על החלטות ממשלה קודמות,

אני אסתפק ואומר,

ממשלת ישראל מחויבת לכלל אזרחי מדינת ישראל, בוודאי לתושבי הדרום, והיא עושה שתי פעולות במקביל, ותמשיך לעשות: היא תחזק את היישובים האלה מצד אחד, ותפעל כדי לשמור על הביטחון של כולנו בתנאים הלא-פשוטים שיש לנו ממילא, ולצערי, גם בתנאים הלא-פשוטים שהחלטות שגויות שהתקבלו כאן בכנסת, בעיקר בהקשר של תוכנית ההתנתקות, שבוודאי לא תרמו ולא עוזרות לנו בהתמודדות הזו. אבל זו המציאות, אנחנו מתמודדים אתה, נמשיך להתמודד אתה ונמשיך לעשות.

תודה לשר המקשר בין הממשלה לכנסת חבר הכנסת יריב לוין שהשיב על הצעת האי-אמון מטעם המחנה הציוני. מדיניות הריסת הבתים, מטעם הרשימה המשותפת, חד"ש, רע"ם, בל"ד, תע"ל. ינמק את ההצעה חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. בבקשה, אדוני. מי שישיב הוא עוד הפעם השר המקשר חבר הכנסת יריב לוין. כבוד היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, אנחנו מעלים את נושא הריסת הבתים בפעם המי-יודע-כמה. היום,

כבוד היושב-ראש, אני חייב להתייחס לשני נושאים בוערים שעלו בכותרות: הדוח של האו"ם והמשט ההומניטרי לעזה, אבל אני רוצה להתחיל בנושא הריסת הבתים ולתאר למה יש תופעה כזאת. הנה, משפחה, ככה זה קורה בפועל, רוצים לבנות בית לבן, לזוג, ואין אפשרות. מחפשים אפשרות לבנות בצורה חוקית,

מסתכלים ימינה, שמאלה, מערבה, צפונה, מזרחה,

אין מגרשים מוסדרים לקנייה, אין בנייה ציבורית, אין תוכנית מתאר, אין כלום. מה אפשר לעשות? אנשים לוקחים סיכון גדול מאוד בלית ברירה ומחליטים לבנות בית, כאשר הם יודעים שהבית הזה יעמוד בפני הריסה. תארו לעצמכם אדם שעושה את המעשה הזה, כמובן בחוסר רצון, הוא היה מת ורוצה שאכן הוא יקבל רישיון. כאשר בונים את הבית וגרים בתוכו ומקבלים צו הריסה, או אזהרה, או קנס, החיים של המשפחה הם חיים קשים מאוד, למה? תארו לעצמכם גם שאתם חיים בבית, ואני מבין שחברי הכנסת לא בדיוק תופסים את העניין הזה, שבכל רגע הבית הזה יכול להיהרס. זה משרה חוסר ביטחון על המשפחה.

ביישובים הערביים, פיתחנו פוביה של בולדוזרים. כאשר רואים בולדוזרים באים מרחוק ביישוב יהודי, אומרים: הנה, מרחיבים לנו כביש, סוללים לנו, מסדרים לנו את הגן, עושים איזה פיתוח, ואנחנו, כשרואים בולדוזר, רואים קטסטרופה,

רואים טנק שהולך להרוס את הבית. זה המצב. אני רוצה לדעת למה אתה רואה את זה כקטסטרופה. תקשיבי, תקשיבי למה שאני אומר לך ואחר כך תשאלי שאלות. אני ברצון אענה לה אם היא תשאל שאלה מסודרת, חוץ מהרטוריקה הגבוהה של "למה". משפט שלם.

תנסי להגיד משפט שלם, זה, אל תדאג, חברת הכנסת בן ארי, כשחבר הכנסת זחאלקה יצטרף לממשלה ויהפוך לשר תוכלי להגיש לו שאילתה דחופה או שאילתה ישירה ובא לציון גואל. בבקשה, אדוני ימשיך.

אלה חיים קשים מאוד. החיים עוד יותר קשים כי את הבית לא מחברים לחשמל. זו סכנת חיים, דרך אגב. אין מישהו שחי בלי חשמל היום. מחברים חשמל בחוטים, בצורה-לא-צורה, וזה דבר מסוכן. מה גם שהחשמל חלש, ואי-אפשר לסדר את החיים, קשה להביא מים לשם, אין סלילה של כבישים, אין פיתוח, יש בעיה. ההשלכות של הבנייה הלא-מוסדרת על היישובים הערביים

גם הרשויות המקומיות, מקור הכנסה של עשרות-אלפי שקלים מכל בית נמנע מהן. גם כשבאים לתכנן, אחר כך, כשיש בנייה כזאת, קשה להסתדר. אם נגיד,

20 אזרחים, היו נוהגים ככה, היו אומרים: הם עברו על החוק כלשונו. אבל כשיש עשרות אלפים, אז הממשלה עברה על החוק. הממשלה עושה מעשה שלא ייעשה. החוק קובע, דרך אגב, שיש מסגרת של שלוש שנים שהממשלה צריכה, או הרשויות צריכות, להעביר תוכניות מתאר. מתי עושים את זה? אף פעם לא עושים את זה. מישהו מעניש את הממשלה? מישהו מפרק את רשות התכנון שעושה את הדבר הזה? אנחנו, דרישתנו פשוטה מאוד: לפתור את הבעיה בשני שלבים: 1. להכשיר את הבתים שאין להם רישיון, ואפשר לעשות זאת. דרך אגב, בעבר היו ועדות שישבו על המדוכה, והיה קוברסקי,

ואחר כך ועדת, היו כל מיני ועדות שישבו על המדוכה, והן נתנו הכשר לאלפי ועשרות אלפי בתים. כי אין ברירה, זה ככה. אי-אפשר לחנוק. היום יש לך שכונות שלמות שאין להן רישיון: בכפר-קרע, מג'ד-אלכרום, ערערה, טייבה. יש לך כמובן היישובים הלא-מוכרים בנגב, שכולם עומדים, על-פי החוק, ועל-פי המעשה, ועל-פי הכוונות והתוכניות, להריסה. איום ונורא. זה כי אתם עסוקים בעזה, אז בבקשה, בואו נפתור את הבעיה. אפשר לפתור אותה. זו לא בעיה בלתי פתירה. צריך רק רצון. הוועדה האחרונה שטיפלה בנושא הזה, 1987. עברו מאז כמה שנים?

כמעט 30 שנה שלא נגעו בבעיה הזאת. והנה אנחנו באנו והצענו לממשלה, ואנחנו נחזור על זה כל פעם וכל יום,

שמישהו יחליט לשמוע אותנו, אנחנו מציעים פתרון: הרשויות המקומיות יתחייבו שלא תהיה בנייה שלא על-פי חוק, התחייבות, במשך שנה. הממשלה תקפיא לחלוטין את הריסת הבתים למשך שנה. ישבו מומחים מהחברה האזרחית, ומהממשלה, ומרשויות, על המדוכה, לפתור את הבעיה. כל המומחים שאתם דיברתי, כולם ללא יוצא מן הכלל, אמרו שיש פתרונות ראויים, סבירים, אפשריים, בלי לשנות סדרי עולם, ל-99% מהבתים. אולי 1% בסדר, נתווכח, נראה מה אפשר לעשות אבל הבעיה ניתנת לפתרון. היא צריכה החלטה פוליטית. אל תדברו אתנו בשפת הבולדוזרים, דברו אתנו בשפת הקולמוס של המתכנן, תוכנית המחשב, הקווים, דברו אתנו בשפה כזאת. אבל מי שחושב שיוכל לבוא, לפתור את הבעיה הזאת חד-צדדית ובכוח, זה לא יהיה. אנחנו לא ניתן שיהרסו את הבית שלנו. שיחריבו את בתינו, תרתי משמע. לא יהיה. לא רוצים עימות. אנחנו רוצים הידברות. בבקשה. אנחנו שנים צועקים: רוצים הידברות, אבל אין פרטנר. ברשותך, כבוד היושב-ראש, אני רוצה להגיב בשני משפטים על הדוח של האו"ם ועל המשט לעזה: על הדוח של האו"ם, אני קראתי מה שפורסם בעיתונות, המספר

המזעזע,

1,468 אזרחים שנהרגו במלחמה הזאת. 1,460, זה מה שכתוב בדוח. הדוח שפורסם היום. חסרים לך 800,

אני, מה שקראתי,

זה לא ישנה את העובדה. זה עושה את זה יותר חמור. נא לסיים, אדוני. 1,468, מהם שישה ישראלים ו-1,462 פלסטינים.

ש-99.6% מההרוגים, מהנרצחים, במלחמה הזאת, הם פלסטינים. זה מספר את כל סיפורה של המלחמה הזאת.

היה כאן פשע מלחמה, ועל פשעים צריכים לשלם.

תודה רבה לחבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. אני מזמין את חבר הכנסת יריב לוין, השר המקשר בין הממשלה לכנסת, להשיב. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת גל, אתם מתואמים עם המסרים שם, באופוזיציה, או איך זה עובד? אדוני השר, לא יפה.

אני לא,

שאני מזהה סדקים ראשונים ברשימה המשותפת. זה חשוב, אבל, תמשיך לחלום, אני מקבל את התיקון של חבר הכנסת לוי. המשא-ומתן הקואליציוני יתחיל היום ב-18:00. אתה מוזמן. רבותי, אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת,

האמת, קיוויתי שחבר הכנסת עודה יהיה כאן באולם. אני ראיתי אותו קודם. אני לא יודע אם הוא נמצא כאן.

איזה חבר כנסת? איימן עודה. אני לא רואה אותו, יצא. כרגע.

אני ראיתי אותו לפחות קודם.

אני מוכרח לומר, אדוני היושב-ראש, מאז הוצב בראש הרשימה המשותפת, וגם מאז נבחר לכנסת, הוא בהחלט אמר לא פעם דברים שאולי לא היינו רגילים לשמוע, על רצונו באמת בדף חדש או בהתנהלות אחרת ביחסי היהודים והערבים במדינת ישראל. אני הייתי מאוד רוצה להאמין שהדברים האלה הם נכונים וכנים, ולכן הייתי מצפה שהוא יבוא ויאמר כאן בצורה ברורה שהוא מגנה וקורא לחברו לרשימה חבר הכנסת באסל גטאס לבוא הנה ולעשות את עבודתו כחבר כנסת ישראלי בפרלמנט הישראלי, במקום לנסוע להשתתף במסע טרור, במשט טרור, ולסייע לאותם ארגוני מחבלים, שמבקשים לפגוע בנו. על החוק, ולצערי הרב, אני עדיין לא שמעתי דבר. רציתי לתת לו הזדמנות כאן, הוא איננו. אני מציע: ראשית, אל תדברו בשמו.

הוא יודע לענות לבד. חברת הכנסת, ואתה תשמע,

לומר לך, זה מה שאתה תשמע.

אגב,

שאני חושש מאוד שראש הרשימה שלך לפחות, חבר הכנסת זחאלקה,

אני יכול להגיד לך שאני לא תמיד מרגיש גיבור גדול כשאני עולה על סירה בים, יכול להיות שגם אתה באותו מצב, אבל אני רוצה לומר לך שאחרי חברת הכנסת זועבי, ועכשיו חבר הכנסת גטאס, לא תהיה לך ברירה, בפעם הבא אתה תצטרך.

אז תצטרך כנראה להיות מוכן לעניין הזה. ואני אומר לך את זה לא בבדיחות הדעת, אלא אני אומר לך את זה משום שאני חושב שמה, שעושים חבריך לסיעה מבייש את כנסת ישראל. אדוני השר, מבייש אזרח במדינת ישראל. מבייש את כולנו. אדוני השר, ספינת תענוגות, אני, יכול להיות. יכול להיות.

כשר התיירות אני ממליץ על הבחירה הזאת, היא הרבה יותר טובה.

השר לוין, אתה שר,

תגיד לי, תמיד חייבים להתייחס אליך?

אני רוצה להתייחס למישהו מהסיעה שלך, זה חייב להיות תמיד אתה? תפסיק להיות סרקסטי. תתייחס ברצינות לדברים שהוא אמר. אני מתייחס מאוד ברצינות, ואני אומר לך, אני חושב שההתנהלות של חבר כנסת גטאס היא לא,

לא מכובדת לחבר פרלמנט באף מדינה בעולם. לתמוך באויב ולתמוך בטרור זה לא,

מה שמצופה מחבר פרלמנט. ואני מצפה ממי שבאמת, מדינה ששמה עם שלם בכלא, מתכוון לדבר על חיים משותפים של יהודים וערבים, לגנות את זה ולקרוא לו לחזור לארץ ומייד.

והעובדה שאתם לא עושים את זה, נדמה לי,

כאלף עדים על הפער שבין הרטוריקה שלכם לבין, מגנים את המצור.

מה שאתם עושים ומה שאתם מאמינים בו.

איזה מצור? כרם-שלום עובד כל היום, איזה מצור?

אולי שם הוא מתכנן, אולי תעשו,

חברי הכנסת, זה

הוא צריך להתקיים בוועדת הכנסת על נושא של חוק החסינות, לא כאן. אני בכל זאת, זה חוק להסתה.

שהם לא מתכוונים לבטל את, חברי הכנסת, אני עוד הפעם חוזר, אדוני השר, אני מבקש סליחה, אבל אני מאוד לא אוהב את כל הדיון הפוליטי סביב הנושא הזה. אני מציע לכולכם ללמוד את תולדות הכנסת. בגלל עברייני התנועה מקרב אחינו חברי הכנסת בשנות ה-50 וה-60 קוצץ בפעם הראשונה חוק החסינות. בגלל המושחתים לפני כעשור, וחלק מן הנוכחים כאן היו כמוני חברים בוועדת הכנסת, עוד פעם הגבלנו את חוק החסינות. בגלל מה שקורה בשנתיים-שלוש האחרונות עוד פעם יגבילו את חוק החסינות.

כשחלק מן הצועקים כאן ירצו באופן הכי לגיטימי להפגין מול המשטרה בגלל אותה הריסת בתים או משהו אחר, גם זה כבר יתוקן, וחברי כנסת לא יוכלו לפעול כנציגי ציבור מפני שכל הזמן אנחנו בודקים את גבולות חוק החסינות. זה ממש לא שייך למשט כזה או משט אחר, וזה נוגע לכל אחד בבית הזה, בראש ובראשונה לאלה שבאופוזיציה ולאלה שמייצגים מיעוטים. ואת הדברים האלה אמרתי,

אמרתי כששמחו כאן על פגיעה בחבר כנסת ערבי בהפגנה. אמרתי: עכשיו תהיה התנתקות, יפגעו בנו באותה מידה. וזה בדיוק מה שהיה. זה שיא הדמוקרטיה. כבוד היושב-ראש, סליחה,

היושב-ראש,

זה היה, זה לא היה איום, אדוני, זה היה, עובדה, חבר הכנסת זחאלקה, אתה נבחר ציבור בדיוק כמוני. יש רק הבדל אחד: בחוק החסינות כתוב שחור על גבי לבן שמי שממונה, על ביצוע חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם זה יושב-ראש הכנסת. אז עכשיו זה התור שלי.

וגם אני הרגשתי כחבר כנסת, מה זה כשלא נותנים לך לעבור במחסום. אתה צריך להגן עליהם. גם אני הרגשתי את זה רק לפני עשר שנים. הרגשתי איך חבר כנסת מושפל במחסום וצריך להתווכח עם איזה סמל שעומד שם. אז זה נכס משותף של כולנו, ולא כדאי לפגוע בנכס הזה,

וזה בדיוק מה שעשו לנו עברייני תנועה ומה שעשו לנו המושחתים.

אדוני ימשיך, ואני מתנצל על ההתערבות בדיון. זו המסקנה שלך, אבל מה הקשר למה שאתה אומר? שאתה צריך, חברי כנסת ערבים, לא, חבל, חבל. אם תחשבו דקה, אם תחשבו דקה, תבינו שאני מדבר פה בעדכם ולא נגדכם. אדוני היושב-ראש, אף-על-פי שכפי שאמרתי קודם, יש מבין חברי הכנסת של הרשימה המשותפת מי שאינם מכבדים את מעמדם ותפקידם כחברי כנסת ואת אזרחי ישראל שאותם הם אמורים לשרת, אני בכל זאת אתייחס ברצינות ואענה גם לגופו של עניין לדברים, להצעת האי-אמון ולדברים שאמר כאן חבר הכנסת זחאלקה.

אני רוצה לומר, חבר כנסת זחאלקה, רק היום, בישיבת קבינט הדיור, אושרה בנייה בהליך מזורז בכמה יישובים ערביים. אני מוכרח לומר לך בגילוי לב שהצבעתי נגד ההצעה הזאת, אבל הצבעתי נגדה מסיבה אחת פשוטה, כי חשבתי שהיקף הבנייה לא מספיק,

משום שהקרקע היא משאב מוגבל. וכאשר מביאים תוכנית שמדברת על בנייה של ארבע יחידות דיור על דונם, אני חושב שזה דבר שמדינת ישראל תשגה שגיאה לטווח ארוך אם תאפשר אותו. אבל אני הייתי בדעת מיעוט, והממשלה שאותה אני מייצג אישרה את התוכנית הזאת. ואני יכול לומר לך שהיא מאשרת ותמשיך לאשר ותמשיך לעסוק גם בפתרון הבעיה התכנונית, שבהחלט קיימת ביישובי המיעוטים והיא בהחלט טעונת תיקון. מה שאיננו יכול להתקבל על הדעת זה שני דברים: 1. פלישות לאדמות מדינה, הוא לא קיים. והדבר הזה קיים כל הזמן. הוא לא קיים.

חבר הכנסת חאג' יחיא, אתה יודע שזה קיים.

מדובר בפלישות בהיקפים אדירים, בגזלת קרקעות ששייכות לכולנו, בהתנהלות שהיא בלתי מקובלת באף מקום.

בהתנהלות שבסופו של דבר גורמת נזק גם למי שעושה אותה, כי בסוף החיים במקומות האלה הם לא חיים, והתשתיות אינן תשתיות, ואני בהחלט, אדוני השר, אדוני השר, הם בלית ברירה נאלצים לבנות באופן בלתי חוקי בשל העובדה שהממשלות לדורותיהן לא הרחיבו את זכויות המתאר. אנשים, לא כהובי, לא כתחביב, בונים באופן לא חוקי. חבר הכנסת בהלול, אני אומר לך כמה דברים בעניין הזה. קודם כול, ואמרתי כאן, אני חושב שבנושא הזה לא נעשה מספיק ובהחלט הממשלה הזאת עושה ומקדמת, אני חושב בקצב, גם בזמן הקצר שהיא מכהנת כבר הספיקה לקדם דברים בקצב שלא הכרנו עד היום.

אני חושב שהדבר הזה אולי יכול להיות תירוץ שאני באופן אישי לא מקבל אותו, אבל אולי הייתי מוכן עוד להרהר בו במָקום שהעובדות הן באמת כפי שאתה מתאר.

אם תסתכל למשל באזור הנגב אתה תראה שזה לא המצב, אתה תראה מגרשים שלמים מתוכננים, אפילו עם פיתוח עד גבול מגרש, עומדים ביישובים מוכרים כאבן שאין לה הופכין, איש איננו נכנס כדי לבנות שם, ולעומת זאת אנשים יוצאים ופולשים לשטחים לא-להם וחיים שם בתת-תנאים, מסיבות שנדמה לי שכולנו מבינים מה הן, ובינן לבין איכות חיים,

ומחסור בקרקע אין שום קשר.

חבר הכנסת אבו עראר, אתה הרי מכיר את העובדות האלה לא פחות טוב ממני. לא פחות טוב ממני. ואני מציע לך, תעבור, תעבור,

תעבור, מי הפולש?

תעבור ביישובים הבדואיים המוכרים ותראה כמה קרקעות יש שם שהן מוכנות, שאנשים היו יכולים לבנות בהן וגם לחיות בהן בכבוד,

ואינם עושים את זה מסיבות שבינן לבין איכות חיים ובין בעיית דיור אין שום קשר, ואני חושב שכולנו יודעים בדיוק,

של הממשלה.

הבאת כאן דוגמאות מתי-מעט בהריסת בתים, נתת כאן, נדמה לי, מתחילת 2015, רבותי, שישה חודשים כמעט, בוצעו ארבעה, מה שאתה קורא "מבצעי הריסה" לשיטתך, בכפר-כנא בשני מקרים,

איזה מבנה מאוכלס אחד שעמד על שטח ציבורי פתוח, כפי שאתה בעצמך כותב כאן, ועוד שלושה מבנים לא מאוכלסים בכפר הלא-חוקי.

חבר הכנסת זחאלקה, אני רוצה לומר שאני מברך על העובדה שאלו הדוגמאות שנתת. אני חושב שאם בוצעו ארבעה מבצעי הריסה מאז תחילת שנת 2015, זה הכול, ואני יכול לומר לך שאלו גם הנתונים שאני קיבלתי מהממשלה, אז אני לא כל כך מבין על מה אתה מלין. אני חושב שבהיקפי הבנייה הבלתי-חוקיים האדירים שקיימים, ארבעה מבצעי הריסה זה שום דבר. עכשיו, אם לא הבנתי אותך נכון תתקן אותי. אם הצעת האי-אמון הייתה על כך שלא הורסים מספיק ולא אוכפים ולא עושים, אתה יודע מה, אדוני היושב-ראש, אני מוכן אפילו להעביר את הטרוניה הזאת הלאה. אם אתה מוחה על כך שבשישה חודשים מדינת ישראל ביצעה רק ארבעה מבצעי הריסה, אז נדמה לי שחשיבות שלטון החוק והצורך להבטיח שיהיה שוויון לכולם במובן הזה שממוצה הדין עם עבריין בנייה, לאו דווקא זה כנראה מה שמטריד אותך. אני אומר מכאן, הממשלה עשתה ותמשיך לעשות כדי לאכוף את חוקי התכנון והבנייה,

תעשה יותר ממה שעשתה היום, חייבת לעשות יותר ממה שעשתה היום,

משום שהפיתוח המסודר והשמירה על הקרקע הם אולי הדבר החשוב ביותר כדי להבטיח את איכות החיים של כולנו כאן, גם עכשיו, ובוודאי לדורות הבאים.

תודה לשר המקשר בין הממשלה לכנסת חבר הכנסת יריב לוין. על האין-תשובה. אין תשובה. אין תשובה. נתן תשובה כמיטב היכולת שלו.

שפל חסר תקדים ביחסי ישראל ארצות-הברית ואי-התמודדות הממשלה הנוכחית עמו מהווה הפקרת ביטחון אזרחי המדינה, מטעם סיעת יש עתיד, מי שינמק הוא חבר הכנסת יעקב פרי. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, תודה, חברותי וחברי חברי הכנסת, במאי 2012 התפרסמה כתבת שער במגזין היוקרתי "TIME" שכותרתה "קינג ביבי". מאז ועד היום בנימין נתניהו עומד בראש ממשלת ישראל. ראש הממשלה עסוק בפיטורי פקידים בטלפון, במינוי מקורביו, בחשבון המים בקיסריה ובבית המתפורר בבלפור. כדי לפתור את הבעיות ואת הזעקה הציבורית, שלח ראש הממשלה את שריו ומקורביו לשכנע את הציבור כי קינג ביבי הוא הפתרון, ולא הבעיה. כדי להצליח במשימתו התייעץ, כנראה, ראש הממשלה עם אנשי אסטרטגיה בין-לאומיים רבים וטובים, והחליט לייצר משבר עם ארצות-הברית, כדי שכולם יבינו שרק הקינג יכול להתמודד אתו. חודשים רבים עמלו היועצים והשרים על התוכניות השונות, גיבשו ניירות מדיניות, הצהרות לתקשורת, תכננו כל פרט וחיכו ליום פקודה. ואז, כאשר התוכנית עברה את אישורו של הקינג, ראש הממשלה הפעיל את תוכניתו. הוא פירק את הממשלה והלך לבחירות שעלו לעם ישראל כסף רב. הוא העביר מאות-מיליוני שקלים להתנחלויות, והכריז על בנייה ביהודה ושומרון. הוא טס לארצות-הברית ללא תיאום עם נשיא ארצות-הברית ונגד כל הנהלים הרשמיים, כדי לנאום בפני הקונגרס האמריקני. הוא יצר משבר עמוק וחריף עם הגדולה שבידידותינו, רק כדי לשכנע את העם שרק הוא יכול. אבל הוא לא פסק בזה, ראש הממשלה הודיע קבל עם ועדה כי הוא מתנגד לפתרון שתי המדינות לשני עמים, וכי הערבים נוהרים בהמוניהם לקלפיות. והוא נבחר פעם נוספת, רביעית במספר. חברותי וחברי חברי הכנסת, האם הדברים שאמרתי עד כה נשמעים לכם מוכרים? אולי הסיפור הבא יבהיר טוב יותר את הנקודה. פעם אחת, לפני הרבה שנים, חי מלך שאהב מאוד בגדים יפים. ארון הבגדים שלו היה כה חשוב בעיניו, שהיו לו יותר חייטים מחיילים. יום אחד הופיעו בעיר שני זרים. הם התיימרו להיות חייטים מומחים מארץ רחוקה, אשר באו לארוג למלך מערכת בגדים שאין יפה ממנה בעולם כולו. כשהגיעו לארמון, השתחוו לפני המלך ואמרו: "הוד מלכותך, הבד שלנו לא רק מקסים ונהדר, יש לו גם תכונה מופלאה: טיפשים לא יוכלו לראותו". המלך החליט לעשות טקס חגיגי גדול, שאליו יגיעו כל תושבי הממלכה, וכך היה. בראש, מתחת לחופה מיוחדת, צעד המלך, עירום, פרט לכותנתו. אחריו צעדו החייטים המומחים, שהעמידו פנים כאילו הם נושאים את השובל האחרון של גלימתו החדשה. אנשי העיר הנרגשים הצטופפו בצדי הדרך והריעו בראותם את התהלוכה המתקרבת. אבל לפתע נשמע קול קטן וצלול מעל רחש ההמון. "אבא", אמר הקול בפליאה, "המלך הוא עירום". חברותי וחברי חברי הכנסת, אני עומד בפניכם היום, אומנם אחרי שירות של 30 שנים במערכת הביטחון ועשרות שנות עשייה, אך כילד אני אומר לכם: המלך הוא עירום. קינג ביבי מקריב את יחסי החוץ של מדינת ישראל למען עתידו הפוליטי והאישי. הרי ראש הממשלה יודע כי המשבר שייצר רק מזיק למדינה ולאזרחיה. הוא מודע לכך שהמאבק בהתגרענות של איראן נפגע מהמשבר, אך למען בגדיו המטאפוריים והשרידות הפוליטית, שווה להיות עירום. אז כדי להחזיר את בגדי המלך למקומם, ואולי להיטיב עם מדינת ישראל,

עם כל הצניעות, לפקוח את עיניו של ראש הממשלה, בכמה דוגמאות: כאשר נשיא ארצות-הברית בוחר לדבר עם מדינת ישראל באמצעות ריאיון טלוויזיוני, ולא באמצעות פגישה עם ראש הממשלה, המלך הוא עירום, כשמועמד לנשיאות ארצות-הברית אומר: תסביר לי מה מדינת ישראל רוצה, כי מזמן הפסקתי להבין, המלך הוא עירום, כאשר ראש הממשלה מוזמן לפגישה בבית הלבן, אך מובהר כי היא תתקיים רק לאחר חתימת ההסכם עם איראן, וכי לישראל, ידידתה הקרובה ביותר של ארצות-הברית, וזאת בעלת ההשלכות הגדולות ביותר מהתגרענותה של איראן, אין זכות טיעון, המלך הוא עירום, כשהנהגת היהדות האמריקנית שואלת את עצמה: האם מדינת ישראל אוהבת אותנו כמו שאנחנו אוהבים אותה? המלך הוא עירום. בממשלת נתניהו הרביעית הכול אפשרי. חבר הכנסת חברי מייקל אורן, שגריר ישראל לשעבר בארצות-הברית, היסטוריון במקצועו, צריך ללמוד מהי הגדרת המונח "היסטוריה": תיאור של התרחשויות ואירועי העבר. במקרה של אורן, וכחלק מקואליציית נתניהו, היסטוריה היא לקבוע עובדות וקביעות שהקשר בינן לבין המציאות מקרי בהחלט. אמירות קשות נגד מנהיגה של הגדולה בידידותינו, כחלק ממסע יחסי ציבור בין-לאומי, הן תמונת ראי של ראש הממשלה: קידום אינטרס אישי צר, גם במחיר של פוטנציאל פגיעה קשה באינטרס הלאומי. ואיפה אדוני ראש הממשלה? מדוע אינו מגנה את האמירות האומללות? הסיבה היא אחת: המלך הוא עירום. אדוני ראש הממשלה, אני קורא לך היום מעל במה זו: שים עליך את בגדי הממלכתיות. עטה את גלימת טובת הכלל. נעל את נעלי תועלת החברה והמדינה. עשה למען הציבור, ולא למענך ולמען הממשלה שהקימות. חברותי וחברי חברי הכנסת, חברי מהאופוזיציה וחברי מהקואליציה, אני קורא לכולנו היום להתעורר, להבין שהמלך הוא עירום, ולהצביע בעד הצעת האי-אמון.

תודה לחבר הכנסת יעקב פרי. אתה גם מעלה זיכרונות ילדות נעימים בנאומך, אני מודה לך, אף שבקושי החזקתי מעמד, כי לי היו קוראים את הנס כריסטיאן אנדרסן תמיד לקראת השינה, אז אני נלחמתי, יותר טוב. אני מתכבד להזמין את סגנית שר החוץ חברת הכנסת ציפי חוטובלי להשיב על הצעת האי-אמון מטעם סיעת יש עתיד. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חשבתי לתומי שהצעת האי-אמון עוסקת ביחסי ישראל ארצות-הברית,

מהדברים שאמר חבר הכנסת פרי נראה שמה שמפריע לו זה העובדה שהוא הפסיד בבחירות.

זה נורא נוח להגיד "קינג ביבי" ולדבר על שלטון מלוכני, אבל במדינת ישראל יש דמוקרטיה, והדמוקרטיה הזאת הכניסה את ראש הממשלה למעונו בבלפור וללשכת ראש הממשלה פה בירושלים על בסיס הכרעת העם, ולא על בסיס הכרעה מינורית, אלא על בסיס הכרעה גורפת. ואני חייבת להגיד לך, חבר הכנסת פרי, כמו לחברים אחרים באופוזיציה: לפעמים נדמה לי שיש איזה עיוורון שנופל עליכם. אולי מספסלי האופוזיציה רואים פחות טוב מאשר מספסלי הממשל, אבל, אתם לא רואים באיזה עולם אנחנו חיים? היום התפרסם הדוח של האו"ם בנוגע למבצע "צוק איתן". אני מחזיקה את הדוח הזה בידיים שלי. הדוח הזה משווה בין חיילי צה"ל, גיבורי ישראל שהלכו להגן על דרום הארץ, שהפך להיות מרכז הארץ בסופו של דבר, מול "חמאס", אויב אכזרי שמשתמש באוכלוסייה אזרחית נגד אוכלוסייה אזרחית. אני חייבת להגיד לכם משהו, לפני שניכנס באמת לעומק הטענות והטיעונים: מדינת ישראל נמצאת במתקפה על פעילות שמתרחשת במסגרת הקונסנזוס הישראלי, לב הקונסנזוס הישראלי, הזכות שלנו להגנה עצמית. במקום שהאופוזיציה תנהג בממלכתיות, תתגייס, תטה שכם, אתם עסוקים בלהאשים את מי שעומד כאן בחזית, כחומה בצורה, כדי להגן על ביטחון המדינה ועל האינטרסים החיוניים שלה.

ואני חייבת להגיד לכם, כשיש לנו דוח או"ם כזה, שבו לא ניתנת שום תשומת לב לעובדה ש"חמאס" עושה שימוש קבוע במתקנים אזרחיים, בית-החולים "שיפא" בעזה היה המפקדה הראשית של "חמאס" כשמשווים את זה לפעילות הלגיטימית של חיילי צה"ל, אני מצפה מהאופוזיציה להתגייס. ואני לא רואה את זה. חבר הכנסת ילין, אני יודעת שאתה נתת עדות בפני הוועדה הזאת. אז צר לי לספר לך שהעדות הזאת השתקללה במסגרת השיקולים של הוועדה שקוראת לעצמה הוועדה לזכויות אדם, וזכויות האדם של תושבי עזה נשקלו, לעומת זכויות האדם של אשקלון ועוטף-עזה שלא נשקלו. אני אומרת לכם, מדינת ישראל נמצאת היום במתקפה שצריכה לחצות כאן קווים של ימין ושמאל. אופוזיציה אחראית במדינת ישראל היום צריכה לתת כתף ולהסתכל למציאות בעיניים, והמציאות היא ששוללים את זכותה של ישראל להגן על עצמה. זאת המציאות שאנחנו חיים בתוכה. משרד החוץ פרסם דוח לפני שבוע,

אני אגיע גם ליחסי ישראל ארצות-הברית. משרד החוץ פרסם דוח לפני שבוע, שבו למעשה הבאנו את העובדות בפני מקבלי ההחלטות. הדוח הזה הועבר לשופטת דייוויס, וחלק מהעיכוב בפרסום דוח האו"ם נבע מכך שהוועדה בראשות השופטת דייוויס בחרה להתייחס לעניין הזה. אבל אי-אפשר להתעלם מזה שהדוח הזה נוהל ברובו על-ידי השופט

אדם שקשריו עם הרשות הפלסטינית נודעו ברבים עד כדי כך שהוא נאלץ להתפטר, ולמעשה להסביר לעולם שהוועדה לא בדיוק באה בידיים נקיות ובאיזון ציבורי כשהיא באה לדון בעובדות.

אחרי שדיברנו על הקונטקסט, בוא נדבר קצת על יחסי ישראל ארצות-הברית. יחסי ישראל ארצות-הברית הם אבן יסוד בביטחונה הלאומי של מדינת ישראל. כמו ממשלות אחרות בעבר, גם ממשלה זו מתנהגת באחריות ובנחישות בכל סוגיות הביטחון של מדינת ישראל, בדגש מיוחד על הרחבת היחסים והעמקתם. קשה מאוד להתייחס ברצינות לטענה שהממשלה מזניחה את היחסים, או שהם בשפל חסר תקדים, בעת ששיתוף הפעולה הביטחוני-מודיעיני בשיאו, כשבית-הנבחרים אישר רק בשבוע שעבר תקציב של 40 מיליון דולר לטובת מחקר ופיתוח משותפים מול אתגר מנהרות הטרור, וכששני בתי הקונגרס אישרו פה-אחד והנשיא חתם בדצמבר האחרון על חקיקה שמגדירה את ישראל כשותפה אסטרטגית של ארצות-הברית. שיתופי הפעולה עם גורמי הממשל השונים בתחום הם בשלל רחב של תחומים: ההגנה מפני טילים; בנושא ההגנה, המאבק ב-BDS, בנושאי האנרגיה, המדע והטכנולוגיה ובתחומים רבים נוספים, זו הוכחה לעוצמת הקשר שבין שני הממשלים. מסתבר שגם נשיא ארצות-הברית אינו מסכים עם הטיעונים שהועלו כאן, ובנאום שהוא נשא לאחרונה בוושינגטון ובהזדמנות נוספת חזר הנשיא, כמו גם פקידי ממשל בכירים, על המחויבות שלהם לביטחונה של ישראל, על כך שלא ניתן לשבור את הקשרים והידידות בין ארצות-הברית לישראל ועל כך שהמחויבות של ארצות-הברית לביטחון ישראל אינה ניתנת לערעור.

וה"אבל" הזה חייב להיאמר, גם בין הידידות הטובות ביותר יש חילוקי דעות, וכאן נשאלת השאלה איפה אנחנו נמצאים בזכות שלנו להגן על האינטרסים החיוניים שלנו. גדולי המנהיגים בעבר לא היססו לנהל ויכוח פומבי מול הידידה הגדולה, מדוד בן-גוריון, דרך מנחם בגין, סביב סוגיות שהוגדרו כחיוניות בנוגע להגנה על אינטרסים. אין דבר שהוא חיוני יותר ומוסכם בכל קצות הקשת הפוליטית בבית הזה שמגדירים עצמם ציונים מאשר הסוגיה של האיום האיראני. כשראש הממשלה בחר בנושא הזה כנושא הדגל שלו, הוא עושה את זה בשם המחויבות שלו לביטחון של המדינה, ואתם הייתם צריכים להיות הראשונים, והייתם צריכים לומר: יש כאן עניין שהוא חוצה מפלגות, שהוא חוצה מחנות של ימין ושמאל. אבל כאן אתם מייחסים את זה למשבר.

זה הגנה על האינטרסים שלנו, ומותר לידידות להיות במחלוקת. אני חוזרת לזה גם כשמדובר בהסדר מדיני. אבו מאזן ברח משולחן המשא-ומתן אחרי שקרי הניח את הסכם המסגרת שלו, ואל מי אתם באים בטענות? אל ראש ממשלת ישראל. אז אולי כדאי שנסתכל גם לצד השני בעיניים ונאמר לאמריקנים בצורה ברורה: ממשל פלסטיני שלא מוכן לקבל את הרעיון של מדינה יהודית, לצד העובדה שהוא דורש מאתנו דרישות של קיום תוצאות המשא-ומתן עוד לפני שהוא מתקיים, זה דבר שהוא לא לגיטימי. לכן אני אומרת לכם, מעבר לעובדה שמדינת ישראל נמצאת היום אל מול אתגרים באמת גדולים ועמוקים, זה לא סתם שנבחר השלטון שנבחר ונבחר ראש הממשלה שנבחר, אני באמת חושבת שיחסי ישראל ארצות-הברית הם של ידידות עמוקה, שהיא הרבה מעבר לידידות השת"פית הביטחונית. זאת ידידות שיש בה שיתוף ערכים, זאת ידידות של אמון מלא בעובדה שבארצות-הברית נמצאת הקהילה היהודית השנייה בגודלה אחרי מדינת ישראל. ההבנה של החשיבות של היחסים האלה, ישראל כנכס אסטרטגי במזרח התיכון. ואני אומרת לכם שאם כל המעטפת הזאת באה לומר למה הפסדנו בבחירות, זאת התשובה: כי הציבור בישראל רוצה ממשלה וראש ממשלה שמגינים על האינטרסים שלנו כאומה, ולא מוכנים להיכנע בפני אף גורם שמסכן במידה מסוימת את אותם אינטרסים. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה לסגנית שר החוץ, סגנית השר ציפי חוטובלי. הודעה למזכירת הכנסת, ומייד אחרי כן, הודעה ליושב-ראש ועדת הכנסת חבר הכנסת דוד ביטן. ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 81 והוראת שעה), התשע"ה 2015, שהחזירה ועדת הכספים.

תודה למזכירת הכנסת. הודעה ליושב-ראש ועדת הכנסת חבר הכנסת דוד ביטן,

הסדר הוא אחר לגמרי, מתחילים במחנה הציוני. הודעה זו אינה מצריכה הצבעה, רבותי.

הודעה ראשונה: אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, בהמשך לאישור הרכב הוועדות במליאת הכנסת ביום 1 ביוני

הריני מתכבד להודיע על איוש במקום הפנוי לסיעת הליכוד. בוועדת החוץ והביטחון, חברת הכנסת קסניה סבטלובה תכהן כממלאת-מקום מטעם סיעת הליכוד.

זה מה שנתנו לי לקרוא. המחנה הציוני. אמרתי, אולי נתנו לה את המקום, הכול יכול להיות. אין לנו בעיה עם זה, זאת כנראה טעות. אני לא שואל שאלות, נותנים לי לקרוא, אני קורא. זה באמת הפתיע אותי, אבל אמרתי, אולי היא עברה אלינו באיזו צורה,

יכול להיות שמה שנתנו לו זה על מקום של סיעה אחרת, ולכן ציינו את הסיעה שממנה נלקח המקום. כן, לא נורא, זה לא אומר שעברת לליכוד. מהבחינה הזאת אין מה לדאוג, אנחנו עובדים על אחרים. ההודעה השנייה: הצעת ועדת הכנסת להרכב ועדה משותפת לחוק הביומטרי. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, בהתאם לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע 2009, החליטה ועדת הכנסת להקים ועדה משותפת של ועדת החוקה,

ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת המדע והטכנולוגיה לשם פיקוח על חלקים שונים של יישום החוק ואישור של תקנות וצווים לפיו. הוועדה המשותפת תהיה בת תשעה חברים, שלושה מכל ועדה, בהרכב הבא: מטעם ועדת החוקה,

חברי הכנסת ניסן סלומינסקי, ענת ברקו ויואב בן צור, מטעם ועדת הפנים, חברי הכנסת דוד אמסלם, דניאל עטר ותמר זנדברג, מטעם ועדת המדע, חברי הכנסת אורי מקלב, חיים ילין ודב חנין. יושב-ראש הוועדה המשותפת יהיה יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט.

תודה ליושב-ראש ועדת הכנסת חבר הכנסת דוד ביטן. כאמור, הודעות אלה אינן מצריכות הצבעה. רבותי, אנחנו ממשיכים בדיון על הצעות האי-אמון. אנחנו עוברים לדיון הסיעתי. ראשונת הדוברים, מסיעת המחנה הציוני תציג חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין. שלוש דקות, רבותי, לכל דובר. ולאחריה, חבר הכנסת יוסף ג'בארין. אדוני ראש הממשלה, אדוני היושב-ראש, השרים, חברי הכנסת, ראש הממשלה איננו כאן.

אבל ראש הממשלה, זה אי-אמון בממשלה, ואני פונה גם אל ראש הממשלה, גם אם הוא לא נמצא כאן. גם לכיסא הריק, את אומרת.

אני אומרת לגמרי לכיסא הריק, ונוח לי עם הכיסא הריק, אם זה מה שהוא, אני חושבת שהגיעה העת שבהצבעות אי-אמון ראש הממשלה ישב כאן, אבל אני לא מנהלת לו את לוח הזמנים. אני רוצה לשלוח תנחומים למשפחתו של דני גונן שנהרג בפיגוע הירי ליד דולב, ואיחולי החלמה מקרב לב לשוטר מג"ב אשר נדקר אתמול בשער שכם, כולנו מתפללים עם משפחתו. האם מישהו מכם שמע על נסים פור משה? נסים הוא תושב אשקלון, בעלים של "מי זהב אינסטלציה", עסק קטן. זוכרים את "עמוד ענן"? נסים התנדב במבצע הזה ב-2012 בכוחות החילוץ וההצלה. הוא לא קיבל עד היום כל פיצוי בגין המבצע הזה, שבו הוא בקושי הצליח להחזיק את העסק שלו. גם את "צוק איתן" הוא צלח בקושי, סיים באיזה פיצוי חלקי, בגלל לחץ להתפשר. עסקים קטנים בדרום נאלצים להתפשר כל הזמן, כי איך הם ידעו מתי יגיע "צבע אדום" הבא? איך הם ידעו מתי מתרומם המכסה מעל פתח מנהרה שיצאו ממנה מחבלים? איך יכול אדם ש-15 שנים נמנעת שינה ממנו ומבני משפחתו, להמשיך לתפקד כרגיל, לפרנס, להתמודד עם קשיי היום-יום הרגילים וגם להתמודד עם האין-אונות המוחלטת מכך ששום דבר בעצם אינו מצוי בשליטתו והוא יודע שהסיבוב הבא כבר בפתח? ראש הממשלה, אני חייבת להבין מדוע נסים פור משה וחברינו הרבים באשקלון, שהפכה לסמל האיתנות האזרחית ב"צוק איתן", ומדוע תושבי עוטף-עזה והדרום כולו, חייבים להמשיך לחיות תחת צל איומי ה"חמאס", ולא פחות, תחת הצל הענק של ממשלה שלא מקיימת את ההבטחות שלה לאנשים, לעסקים קטנים, כך שיוכלו, כדבריך,

לנהל את החיים עצמם. במהלך "צוק איתן" פנו החקלאים בדרום וביקשו בדחיפות 3.5 מיליון שקלים, היושב-ראש, בערך עלות של משרד ללא תיק, לצורך הקמת מיגוניות בשטחים הפתוחים לטובת העובדים הזרים המועסקים אצלם. אף אחד לא חשב שצריך להיענות לבקשה. כך יצא, וזאת הממשלה,

שמחליטה על סדרי עדיפויות, שלא רק שהם היו בסכנה ביטחונית יומיומית, הם הבינו מייד שהסכנה הכלכלית גם היא אורבת להם בפינה. אלה שזרעו שדות נותרו ללא ידיים שיקטפו, אלה שלא זרעו כבר לא יכלו לזרוע, כי לא היה מי, וכך הגיעו לחורף כשאין להם תוצרת חקלאית לשיווק. צריך להבין, עיקר הפרנסה שלהם מצויה ביצוא החורף. בשבוע שעבר נתבשרנו, מילה מעוותת, נתבשרנו, למשהו רע שקורה כאן, שבשל מורכבות תקציבית משרד החינוך חדל לממן טיפולים פסיכולוגיים לילדי עוטף-עזה. מי לעזאזל מקבל כאן החלטות? ביקשת בשבוע שעבר,

שנייחס לראש הממשלה גם את הצלחות שריו.

אז הרשה לי, אדוני, באותו מטבע להפנות אליך, ולא אל שריך, את מלוא הכישלון במתן מענה לאזרחים שנמצאים תחת איום בלתי פוסק, בשני סיבובים תחת הנהגתך, ואין ביטחון מדיני,

כאילו איננו חיים באותה מדינה. אדוני ראש הממשלה, במסיבת עיתונאים ערב הפסקת האש,

באוגוסט 2014, אמרת, ואני מצטטת: "'חמאס' אכן הוכה קשות. השמדנו את מערך המנהרות ההתקפיות שבנה במשך שנים. הכנסנו את הכוח הקרקעי למטרה הזאת, וברגע שמשימת המנהרות הושלמה,

אדוני, הבטחת שקט לתושבים, אולם בדרום היפה, מסכימה עם סתיו, אחד המקומות היפים בארץ, אחד מחבלי הארץ היפים ביותר, בתוך השקט, שומעים היטב את החפירות החדשות. נכנסנו ונסוגונו. 67 הרוגים, והביטחון לא שב על כנו, כי איך אפשר להשיב סדר כשלא מדברים? איך אפשר להשיב את ההרתעה כשאין שום אופק ותקווה? אני רוצה לצטט את חברי אלון שוסטר, ראש המועצה האזורית שער-הנגב, שאמר לי היום: גם תחת איום הטילים, אנחנו מסתכלים לא רק על מה שקורה אצלנו, אלא על מה שקורה גם מעבר לגדר, כשאנחנו לא נותנים תקווה, כשאין שום עתיד, גם למי שנמצא מעבר לגדר, וזה אדם שחטף אלפי טילים, הוא ותושביו, אלפי טילים מעל ראשיהם ב-15 השנים האחרונות.

אדוני ראש הממשלה, השרים, בדרום המדברי שלנו יש הרבה חול ואבק, אבל האבק העיקרי הוא זה שאתה זורה בעיניהם ובעינינו.

תודה לחברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין. יעלה חבר הכנסת יוסף ג'בארין, ואחריו, חבר הכנסת חיים ילין. מקומך לא נגרע, חיים.

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, בהמשך לנימוקים של הצעת האי-אמון על הריסת בתים בחברה הערבית, אני רוצה להדגיש שמשטר הקרקעות והתכנון בישראל מבוסס על דפוסי קיפוח ומצוקה הסותרים עקרונות בסיסיים של שוויון ומינהל דמוקרטי, ומשרתים את הצרכים של האוכלוסייה היהודית, בלי לתת משקל לצרכים ולמצוקת הדיור בחברה הערבית. הבעיות מתבטאות בכמה מישורים, ובעיקר הצרכים הגדלים בתוך החברה הערבית, מול המרחב המצמצם. האוכלוסייה הערבית הכפילה את עצמה פי-תשעה מאז 1948, בעוד עתודת הקרקע שלה הולכת ומצטמצמת, בעיקר עקב ההפקעות הנרחבות של הקרקעות, בד בבד עם הגבלת המרחבים המוניציפליים של היישובים הערביים, ובלי לאשר תוכניות מתאר מעודכנות. משטר הקרקעות בישראל מפלה בצורה עקבית ושיטתית את האזרחים הערבים, על-ידי הקצאה מזערית של קרקעות מדינה ליישובים הערביים, נוסף על התכנון המחוזי והארצי, שאינו מביא בחשבון את הצרכים התכנוניים של היישובים הערביים. למצב זה מתווספים הדרה ממוקדי ההחלטות, תת-ייצוג של האזרחים הערבים במוסדות התכנון והקרקע והדרה ממעגלי השפעה על ההחלטות והתהליכים התכנוניים, נוסף על המספר המועט של היישובים הערביים שמהווים ועדות תכנון מקומיות, וסיפוחם לוועדות מרחביות יהודיות. האוכלוסייה הערבית ממשיכה לגדול, אבל המרחב הערבי קפוא, כך שהאזרחים הערבים הם 18% מאוכלוסיית אזרחי המדינה, אבל מחזיקים רק ב-3.5% מקרקעות המדינה. נוסף על כך, שטחי השיפוט של הרשויות המקומיות הערביות מכסים רק 2.5% משטחה של המדינה. אני רוצה להדגיש בהקשר זה שיותר מ-50% מהאדמות שהוחזקו בידי אזרחים ערבים הופקעו על-ידי המדינה, והערבים חסומים למעשה מרכישת זכויות בקרקע בכ-80% מהמדינה, בגלל פעילותם של המוסדות הציוניים למיניהם. מאז קום המדינה לא נבנה אף יישוב ערבי אחד, אל מול יותר מ-1,000 יישובים יהודיים. הנתונים צועקים לשמים, הצרכים כופים את עצמם על המציאות וגורמים לבנייה הלא-מוסדרת כאמור. אני רוצה להדגיש שאי-אפשר להפחית את תופעת הבנייה ללא היתר ביישובים הערביים אם לא יינקטו צעדים ממשיים להסרת המכשולים הממסדיים בתכנון ראוי ביישובים הערביים, בעיקר על-ידי קידום ואישור תוכניות מתאר שעונות על הצרכים האמיתיים של יישובים אלה. תוכניות כאלה יכולות לפתור אחת ולתמיד את סוגיית הבנייה ללא היתר. לפיכך, דרישתנו היא מאוד ברורה: הקפאה מיידית של כל צווי ההריסה ביישובים הערביים ובשכונות הערביות ביישובים המעורבים,

וכן לפעול במקביל להרחבת שטחי השיפוט של היישובים הערביים ואישור תוכניות מתאר שמתחשבות בצרכים התכנוניים והסוציו-אקונומיים של החברה הערבית. נדרשת גם תוכנית ממשלתית מקיפה של בנייה ציבורית רחבת היקף על אדמות מדינה. כבוד היושב-ראש, אני רק רוצה להגיד דבר מאוד חשוב: יסוד תופעת הבנייה בחברה הערבית, הבנייה ללא היתר, אינו בדפוס עברייני של האזרחים הערבים, כפי שמנסים גורמים שונים במערכת הפוליטית או בתקשורת הישראלית לתאר את התופעה. יסוד התופעה קודם כול טמון במכשולים מוסדיים, תכנוניים או משפטיים שאונסים את התושבים הערבים לבנות ללא היתר, מחוסר ברירה, כדי לספק זכות בסיסית של קורת גג. אני שמחתי, כבוד היושב-ראש, לקרוא שיש המלצה מאוד ברורה ב"צוות 120" בראשות הממונה על התקציבים במשרד האוצר, הוצגה המלצה בשבוע שעבר, המלצה ברורה של הרחבת תחומי השיפוט של היישובים הערביים, אז ההמלצה היא שם, וצו השעה הוא לקיים וליישם.

תודה לחבר הכנסת יוסף ג'בארין. יעלה חבר הכנסת חיים ילין, ואחריו, חבר הכנסת אלי כהן. אם הוא לא יהיה, השר נפתלי בנט. שלוש דקות, חבר הכנסת חיים ילין, לרשותך. כבוד היושב-ראש,

אסור לתת לאו"ם ולזירה הבין-לאומית לקבוע את תוצאות המלחמות, בלי שנילחם בנחישות על צדקתנו, בדיוק כמו שחיילים נשלחו למגר את המנהרות ולהקריב את חייהם למען תושבי הדרום. לכן נסעתי לז'נבה, נסעתי להילחם, נסעתי לומר את האמת, את האמת של התושבים, ש-15 שנה חווים את הטרור כמעט יום-יום. דוח האו"ם, אשר כתוב היום לא מבין מה זה ארגונים חמושים ברצועה ומה תפקידם, וטוען שהירי והמנהרות היו רק נגד מטרות צבאיות וחיילים. אני רוצה להגיד לכולם שמנהרת ניר-עם, מנהרת בארי, מנהרת כרם-שלום, מנהרת נתיב-העשרה, מנהרת עין-השלושה, מנהרת נירים, מנהרת ניר-עוז, כל המנהרות האלה היו נגד תושבים, לא נגד חיילים. ואם חיילים נהרגו שם זה כי הם באו להגן על התושבים, והם שמו את גופם, את גופם, מול המחבלים שיצאו מבטן האדמה. איך אחרי כל הסרטים האלה האו"ם כותב את הדוח הזה? הילד הזה, תסתכלו טוב, הילד הזה, דניאל טרגרמן, אדוני, אדוני, חיים, כן, אדוני? אתה רוצה שאני אוריד אותך מעל הדוכן? הילד הזה, דניאל טרגרמן, תסתכלי טוב טוב,

בן ארבע וחצי, בן ארבע שנים וחצי, מצטערים על כל בן-אדם,

חבר הכנסת שרון גל, חברת הכנסת חנין זועבי, אנא, תאפשרו לדובר להמשיך, ואני מבקש פעם אחרונה. חברת הכנסת זועבי. שתשב בשקט,

רבותי, חברי הכנסת, חבר הכנסת שרון גל, חבר הכנסת שרון גל, תאפשר לדובר. אני רק מבקש שוב, חיים ילין, חבר הכנסת חיים ילין, חל איסור מוחלט להציג את התמונה, מה שאתה עושה. אדוני, אבל אם הוא הציג, שלא תקפוץ, שתכבד אותו.

אני עושה את זה כפי שצריך לעשות, בלי התלהמות מיותרת. אדוני ימשיך. הילד הזה, דניאל טרגרמן, שאני הכרתי אותו אישית, שההורים שלו חברים טובים שלי, נהרג רק מסיבה אחת. בסג'עיה, בבית-ספר, עשרה קנים, 3,500 בלתי מעורבים. צה"ל ידע על זה. תאמינו לי, צה"ל ידע. אתם פעם אחת חייבים להאמין. אני חי שם 39 שנה, ריבונו של עולם. אני מכיר כמעט כל עזתי שם. הם לא רצו לפגוע בחפים מפשע ולא ירו, ואנחנו שילמנו בחיים של דניאל. לא רק שם. תיתנו לי. מה קרה? זה לא נכון, מול נירים, מרגמות היו בבתי-ספר ובאונר"א, באונר"א ובבתי-ספר הרכיבו את כל, ואת כל הטילים, למדינת ישראל.

אדוני, אתה רואה שזמנך תם ואני מאפשר לך. נא לא להפריע לדובר.

אנחנו משלמים בחיים של שחר מלמד וזאביק עציון. למה?

כי הכול ירי מבתי-חולים, ממרפאות, מבתי- ספר, מאותם מקומות שהאו"ם מקים כדי שהבלתי-מעורבים יוכלו להיות שם. נא לסכם. משפט אחרון. אני חייב להגיד משפט אחרון. אני מאפשר לך. אני 39 שנה גר מול רצועת-עזה. בשנות ה-70 היינו הולכים לחוף, אוכלים שם חומוס והמסחר היה בלתי רגיל, בין כולם. הם באו ובנו את הנגב יחד אתנו, בנו את בתינו. היה אזור תעשייה משותף,

מעבר קרני, שנכנסו משאיות ויצאה סחורה, מעבר סופה, מעבר קרני, מעבר ארז. היה שדה תעופה דהנייה, שיצאו משם מטוסים עם תותים ועם פרחים לאירופה, והיה בבנייה נמל. כל מה שחלמו בעזה היה שם. אבל הם בחרו בשלטון דיקטטורי של ה"חמאס", שרק הביא להם טרור, ולא תקווה. תודה.

הדוח הזה, אדוני כבוד היושב-ראש, חברת הכנסת, תני לו משפט אחרון. משפט אחרון. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אנחנו מלמדים את הילדים שלנו להגן על התושבים, להגן על מדינת ישראל, לא להרוג, וה"חמאס" משתמש בילדים כמגן אנושי. זאת לא מלחמה, ככה לא נלחמים, לא בעזה, לא על העתיד של עזה, אבל כך כן נלחמים להגן על תושבי מדינת ישראל. תודה לחבר הכנסת חיים ילין. תעלה חברת הכנסת מירב בן ארי, ואחריה, השר נפתלי בנט, שר החינוך. שלוש דקות, חברת הכנסת בן ארי. כבוד היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, ראשית, אני רוצה, כמו שאני עושה כל שבוע, לפחות בתקופה האחרונה, לאחל איחולי החלמה לחייל מג"ב שנפגע אתמול פגיעה אנושה בהתקפה של מחבל. הוא התעורר עכשיו.

אז הנה, אני מקווה שאיחולי ההחלמה יעזרו, הוא נפצע מפגיעה אתמול בירושלים. אני רוצה בעיקר להתייחס לדבריו של חברי חיים ילין, אף אחד לא מתווכח עם הניסיון. אמרתי לך שנראה לי שיש לך עכשיו הרבה זמן לקרוא את הדוח של האו"ם. אני מסכימה אתך שחיילים מפחדים, מפחדים לירות, מפחדים מתגובות ופועלים לפי מה יגידו, ובעיני הכול מתקשר לאותו לעניין, ומעניין לעניין באותו עניין, כמו "שוברים שתיקה", כמו החרם, כמו היחס הסובייקטיבי של האו"ם למדינת ישראל, כך זה נראה. ולא יעזור אם חברי הכנסת מהרשימה המשותפת ימשיכו לצעוק על מצור וטרור. בסופו של דבר, כאשר מעורבים אזרחים בלתי מעורבים במלחמה, יש לכך השלכות ויש פגיעות, ואין מנוס, ואין ברירה, וזה חלק מהמלחמה. אני בטוחה שחיילי צה"ל יודעים שיש להם גיבוי מלא בבית הזה, ואני בטוחה שכמה שהדוח יהיה אובייקטיבי, ויטיל את האחריות הגדולה על מדינת ישראל, אנחנו נדע לעמוד מולו ולהתמודד. ולעניין חבר הכנסת גטאס, שניצל את מעמדו כחבר הכנסת וינצל כנראה את החסינות שלו כדי לעבור על החוק, יתקיים כאן דיון ביום רביעי במליאה, ואני מציעה לכולם לקחת חלק בנושא החשוב הזה, איך אנחנו כן יכולים למנוע את העניין הזה, שחברי כנסת יוצאים בניגוד להנחיות מדינת ישראל ופוגעים בריבונות של מדינת ישראל.

תודה לחברת הכנסת מירב בן ארי. יעלה שר החינוך, השר נפתלי בנט, ואחריו, חבר הכנסת יואב בן צור. שלוש דקות, אדוני השר, לרשותך, ועוד 33 שניות שנשארו ממירב. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, על הדוח עצמו אין מה להכביר מילים. יצא לי עכשיו לעבור עליו במהירות עם מרקר. אני חושב שיש קונסנזוס שזה דוח עם דם על הידיים, לידתו בחטא וקבורתו בחרפה. אבל אני רוצה להגיד לכם מה מצאתי. הנה הדוח, עברתי: עמוד 9, הערת שוליים 18, המקור זה "בצלם"; עמוד 10, הערת שוליים 20, "בצלם"; עמוד 14, הערות שוליים 47 ו-49, "שוברים שתיקה"; עמוד 17, הערות שוליים 57 ו-59, המקור: "בצלם"; עמוד 18, הערות שוליים 60 ו-64,

רבותי, רבותי, אני שואל את עצמי, זה מתוכנו? זה "בצלם"? "בצלם" שלנו? לא יכול להיות.

חבר הכנסת מיקי זוהר.

עכשיו אני דווקא פונה לידידי בשמאל הציוני, שנקרא המחנה הציוני. נכנסתי לאתר הקרן החדשה לישראל, מי שהמציא את הפטנט הזה, של העמדת חיילי צה"ל לדין על פשעי מלחמה, ותחת המועמדים, רבותי, של הקרן החדשה לישראל, של פרס הקרן החדשה לישראל, יש מועמד ששמו ארגון "בצלם"; הוא מועמד לפרס על שינוי חברתי. ועל מה? מה השינוי החברתי?

ארגון "בצלם" מועמד לפרס על הקראת שמות ילדי עזה שנהרגו במבצע "צוק איתן". אני אומר את זה לאותם חברים, אני יודע שאתם ציונים. מה יש לכם לחפש בכנסים של הקרן החדשה? למה אתם מתנגדים פעם אחרי פעם לחוק העמותות? "בצלם" מצדיקים, ואני אומר, מה יש לנו לבוא אליהם בטענות, לעולם? אנחנו כל כך טובים בלפגוע בעצמנו. אותם ארגונים,

אותם ארגונים כמו "בצלם", הקרן החדשה לישראל, הרי אם העולם,

הכנסת חנין זועבי, את לא תפריעי לו. הרי אם העולם יפספס איזה פשע מומצא שאפשר להמציא עלינו, יש בתוכנו כבר מי שימציא אותו לבד. כמו בדוח גולדסטון, ככה גם עכשיו. כמו מסיבת מחזור, נפגשים כל אותם ארגוני שמאל רדיקלי אחרי כל מבצע של צה"ל ורצים לספר לאו"ם שאנחנו פושעי מלחמה. אני שואל את עצמי, שנים, מאיפה זה בא? מה גורם לאדם לקום בבוקר בתל-אביב או בחיפה ולעסוק מבוקר עד לילה בלהפוך את הילד של השכן שלו, שמשרת בצנחנים או בגבעתי, לפושע מלחמה? מה קרה לכם? כמה שנאה עצמית?

אני אגיד דבר אחד: התשובה לדוח של האו"ם צריכה להיות קידום חוק העמותות, יותר מהר, יותר חזק. מי שמנסה להפוך את החיילים שלנו לפושעי מלחמה ועוד במימון זר, אנחנו צריכים לעצור אותו ועכשיו.

בפעם הבאה שהחוק עולה, תזכרו, אי-אפשר בפה אחד לגנות את דוח האו"ם שנשען על אותם ארגונים, ואז כשבאים לעשות משהו בעניין לבלום את זה. לא הגיוני. דווקא, חיים, אתה מבין את זה.

אני הרי הסתובבתי ליד המנהרות בזמן המלחמה, הייתי עכשיו בכפר-עזה, על מה אנחנו מדברים?

למה לא שולחים את הממשלה להגן? למה? אני אקדם את זה. משפט אחרון. ראיתי גם שארגון "חמאס" מברך על הדוח של האו"ם, ועל זה אני אומר לאו"ם: אמור לי מי חברך הטרוריסט ואומר לך מי אתה.

תודה לשר החינוך, השר נפתלי בנט. יעלה חבר הכנסת יואב בן צור, ואחריו, חבר הכנסת שרון גל. חבר הכנסת יואב בן צור, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, בראשית דברי אני מבקש לשלוח תנחומים למשפחת גונן על הירצחו של בנם דני, השם ייקום דמו, אשר במעלי יומא דשבתא, ערב שבת קודש, לאחר שטבל במקווה טהרה, עלה בסערה השמימה על-ידי בן עוולה אכזרי ושפל. כן אבקש לשאת תפילה להחלמתו של לוחם מג"ב שנפצע בשער שכם בעיר העתיקה, רז בן כרמלה, "אל נא רפא נא לה". אדוני היושב-ראש, אני מבקש להעלות על סדר-יומה של הכנסת את נושא אירועי הירי האחרונים והפיגועים בירושלים וסביבתה. לא ייתכן, חברי חברי הכנסת, כי חג הרמדאן יהפוך לאיום. אדוני היושב-ראש, אף באסלאם

כי חודש הרמדאן הוא חודש של התבוננות פנימית, התקרבות לאל, צניעות ואיפוק, כפרה על עוונות וכן עינוי כהזדהות עם העניים ובעלי המצוקה. כיצד ייתכן כי מועד אשר על-פי מקורות האסלאם הוא כה נעלה וראוי הופך לחודש המצריך היערכות מיוחדת של כוחות הביטחון? רק שלושה חודשים עברנו מהבחירות, וברוך השם, ואני עובר להצעות האי-אמון, אפשר למנות שורה ארוכה של הישגים בכל התחומים: בכלכלה, פעולות השר הנרחבות בקידום חקיקה ובתנופת פיתוח אדירה יבואו ללא ספק לידי ביטוי בזמן הקרוב בבחינת כלכלתה של מדינת ישראל. "חוק האנג'לים" לתמרוץ השקעות ישראליות בחברות הזנק מקומיות, חוק הרפורמה במדען הראשי, חוקים המקדמים שילובם של בעלי מוגבלויות לתעסוקה במגזר הציבורי, אלו בשורות אדירות, כל אחת בפני עצמה. גם שירותי הדת, שיש להם שר דתות מאיר פנים ואוהב לקרב את הבריות,

שבקרוב נראה בשיפור השירות, בתנאי העסקתם של עובדי המועצות הדתיות, במינוי רבני יישובים, בבניית מבני דת ועוד ועוד. אדוני היושב-ראש, אני שומע ביקורת מהאופוזיציה על הממשלה, שלושה חודשים לבחירות. ממי הביקורת? הביקורת היא מאותם חברי כנסת אשר עד לא מכבר ישבו בצד השני של המתרס. בממשלה שבה ישבתם השיח הפוליטי הידרדר לא רק בבית הזה, אלא בציבוריות הישראלית כולה. השיח עבר מערכים ותוכן לסטטוסים בפייסבוק. תפיסת השלטון הזו מציגה אתכם כאופוזיציה אשר, לצערי, אינה מסוגלת לעשות את תפקידה, ותפקידה של האופוזיציה לשמש אלטרנטיבה לשלטון. אדוני היושב-ראש, טוב שבמדינה דמוקרטית תהיה אופוזיציה ראויה, עניינית, רצינית וממלכתית, תודה. אני מסיים.

שתהיה אופוזיציה לא ראויה, לא עניינית, לא רצינית ולא ממלכתית.

תודה לחבר הכנסת יואב בן צור. יעלה חבר הכנסת שרון גל, ואחריו, חבר הכנסת אורי מקלב. שלוש דקות לרשותך, חבר הכנסת שרון גל. אדוני היושב-ראש, תודה, חברי חברי וחברות הכנסת, אני רוצה לברך את יושב-ראש ועדת הכנסת דוד ביטן, שבישר לי לפני כמה דקות על קבלת פטור מחובת הנחה לתיקון סעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת. אני קורא לזה חוק חנין זועבי. התיקון מאוד פשוט: במקום שהתביעה תצטרך להוכיח שאותו תומך טרור, שהוא במקרה גם חבר כנסת או חברת כנסת, עלה על משט טרור ולא ידע שיש נשק ותחמושת, תראו ב"יוטיוב" את התמונות, כמה היה על ה"מרמרה" הוא לא ידע. היא לא ראתה. חשבה שזה משט לצורכי שלום, היא לא ידעה. קורה, לא רואים, מי

יש הררים של סכינים ואמצעי לחימה, אבל היא לא ידעה. אמר כאן השר יריב לוין קודם, כשחבר הכנסת איימן עודה לא היה במליאה, שכשנכנס חבר הכנסת עודה לתפקיד, לכנסת, הוא דיבר כאן על דו-קיום ועל שותפות ועל שינוי מגמה ובואו נעשה דברים ביחד. לא משנה שאחר כך הוא הלך לארכי-מחבל לכלא ואמר: אנחנו נסתובב יחד ברחובות ירושלים. זה ניחא, הוא היה חייב לעשות את זה בשביל כמה קולות של קיצונים באיזה מקום. אבל לתת לחבר כנסת מהרשימה שלו, שהפכה להיות ספינת טרור שמשייטת במהירות שיא, לתת לו עוד הפעם לעלות על משט טרור? מה הולך פה? אנחנו חייבים להפסיק להכיל את הדבר הזה, חברי בקואליציה ובאופוזיציה. הנה התיקון, תקראו אותו. חובת ההוכחה עכשיו על אותו חבר כנסת שעולה על המשט, ולא על התביעה. זה חוק זועבי. אני מצפה מכולם לתמוך בו. חייבים לשנות כיוון, חייבים להפסיק את הדבר הזה, את ההשתוללות שלו, את הפגיעה במדינה ואת הרצון הזה להתגרות ולהתעמת מול צה"ל ולספר שיש בעזה מצור. 300 משאיות ביום עם תרופות, עם מזון, עם הכול, מצור. השקר הזה חוזר על עצמו פעם אחר פעם. אני רוצה, לסיום, כי נשארו לי 22 שניות, להגיד, אני מודה, אני שלושה חודשים בכנסת, אני לא יכול לסבול מצב שבו חבר הכנסת ילין מראה כאן תמונה של דניאל טרגרמן, זכרו לברכה, בן ארבע, שנרצח מירי אל עבר הבית שלו, בניגוד לדוח האו"ם-שמום שפורסם היום, וברגע שהתמונה הזו הוצגה כאן, חברת הכנסת זועבי מעזה לפצות את פיה.

שבי בשקט. כשמראים קורבן, ילד בן ארבע שנרצח על-ידי גורמי הטרור המתועבים שאת תומכת בהם, תכבדי את נרצחינו. חצופה. אדוני, אולי תשנה קצת את הסגנון. אדוני לא ישנה את הסגנון כשיושבים פה תומכי טרור שמקבלים לגיטימציה לעלות על עוד משט טרור. הגיע הזמן, אדוני, לטפל בהם ביד ברזל. תודה. שיתנצל עכשיו, אתה שוביניסט וגזען, וככה הדברים שלך נשמעים. תודה לחבר הכנסת, תתבייש.

להגן עלי, להתנצל, תקשיבי לי, חברת הכנסת חנין זועבי, תבקש ממנו להתנצל עכשיו. שמעת אותי אומר לו שישנה את הסגנון שהוא מתבטא בו.

ענה לך. הוא ענה לך. הוא ענה לי. סירוב גדול.

רבותי, שהוא לא משנה את זה. הוא ענה לך.

הבעיה שלי כרגע היא שאני לובש, אתה הראשון שנפגע מזה, שרון.

אדוני חבר הכנסת אורי מקלב, תעלה לדוכן. בלי השנאה שעוטפת אותך.

שלוש דקות לרשותך, חבר הכנסת מקלב.

חוזר: אדוני חבר

על מחיר למשתכן, על פיצול דירות, אנחנו מדברים על מגוון של דברים, ולא מדברים על ציבור אחד. ולא רק זה, אלא פעם ראשונה שהמדינה אומרת בגלוי, היא אומרת באופן בולט: אנחנו מכניסים את הידיים לכיס. נמנע הכנסות מדינה כדי לפתור את משבר הדיור ומצוקת הדיור.

הנושא הבעייתי במיוחד, להפסיק להשית על ציבור רוכשי הדירות את כל הנושא של הפיתוח. אני יושב עם יזמים, ואומרים לי: הפיתוח היום, לא נותנים לקבלן לעשות את זה. אומר הקבלן: אני אעשה את זה בשליש מחיר, המבצעים הכי טובים שיש בארץ, עם הפיקוח הכי טוב,

אומר: אני אעשה את זה. למה הוא יעשה את זה? קודם כול, אף אחד לא מגביל אותו במחירים, הכול מושת על הציבור. דבר שני, יש העמסות, כל הכבישים,

באים לכאן ראש הממשלה, שר התחבורה, ואומרים: אנחנו מפתחים את הארץ בכבישים, באוטוסטרדות, במעקפים, מי משלם את זה? אותם אזרחים שבאים לקנות את הדירות. את מחיר הפיתוח מעלים מפני שיש העמסות.

אצלנו בקו העימות אנחנו מקבלים קרקע אפס, אבל עשו עכשיו מכרז לשכונה, 600,000 שקל פיתוח למגרש. 600,000 שקל פיתוח. מה העלות האמיתית? העלות האמיתית, אומרים לי קבלנים, לא יותר מ-200,000 שקל. למה לוקחים את זה? הרי תבוא ותשאל את האוצר, הוא יענה לך: יש העמסות. זה האומדנים של משרד השיכון, יש העמסות. אני לא יודע איך הם עובדים, באיזה פרמטרים. וזה עוד קו עימות. וההעמסות האלה, מי הולך לבנות בקו העימות כשהוא צריך להשקיע 600,000 שקל רק על הפיתוח?

ואם הוא מפתח את כביש 6 צפונה, הוא אומר לך: אני את הפיתוח של כביש 6 וכבישים אחרים, אני עושה את זה כהעמסה. זה

המדינה צריכה לתת במקומות כאלה את הפיתוח. זה היה כל השנים. היא לא נותנת את זה בכלל, ואחרי זה מתפלאים שאנחנו נמצאים בקטסטרופה בדיור. מה שעושים היום זה אקמולים, זה הכול אקמולים. כל הפתרונות של מס רכישה, כל הזמן אמרתי את זה. הפתרון זה כסף שהמדינה צריכה לשים לטובת בנייה, וזה הפתרון היחיד. נגדיל את ההיצע, אז אולי יהיה משהו. ולכן, כפי שאמרת,

צריך לראות את המכלול, והמכלול הוא חשוב, אבל בסופו של דבר אני קורא לשר האוצר לא להילחם עם הציבור, לשמוע את הציבור. בסופו של דבר הציבור הוא הקובע את כוחות השוק, הוא זה שקונה ולא קונה. והנה העובדה האחרונה: במס הרכישה הציבורי הוא ראה שהוא אץ רץ לקנות, העלה את מחירי הדירות, אנחנו יודעים מה המשמעות. תודה. ולכן האוזן הקשבת, להרגיש את רחשי הציבור, זה צריך להיות נר לרגליך. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת אורי מקלב. תעלה חברת הכנסת תמר זנדברג, ולאחריה, חבר הכנסת יואב קיש, אחרון הדוברים.

דקות לרשותך. תודה, אדוני היושב-ראש, לפני כמה דקות, באופן די לא רגיל לדיונים האלה, עלה כאן בזמן הדיבור של נציגי הסיעות, של חברי הכנסת,

חברי הכנסת הפשוטים, עלה לכאן השר בנט, ביקש במיוחד, למיטב הבנתי, לדבר בשם סיעתו במקום חבר או חברת כנסת מסיעתו, על מנת לעלות לכאן לדוכן, אפרופו הבון-טון כרגע בישראל, שזה השתלחות פרועה בארגוני זכויות האדם ובשמאל, להצדיק את מה שהוא הביא. בעיניו, המסקנה שעולה מתוך זה: עוד חוק עמותות על מנת להמשיך בתהליך סתימת הפיות והדה-לגיטימציה שגם כך מגיע לשיאו. אני רוצה להגיד משהו בצורה מאוד מאוד ברורה על ארגוני זכויות האדם, וספציפית על אלה שהשר בנט ציין אותם בשמם, על "בצלם", על "שוברים שתיקה" של נעליך מעל רגליך לפני שאתה מגיע לתרומה העצומה, הערכית והמוסרית של הארגונים האלה, חברת הכנסת בן ארי. לדמותה של מדינת ישראל. הם מצילים את הכבוד שלך, חברת הכנסת מירב בן ארי. הם מצילים את הכבוד שלך, חבר הכנסת יואב קיש. תמר זנדברג, תני לי רגע. תני לי. בושה וחרפה. חברת הכנסת בן ארי.

זה כואב לשמוע וזה כואב לדעת, וזה מאוד מאוד קל לעלות כאן ולהתחלף האחד אחרי השני ולהגיד או"ם-שמום וכל מיני דברים. מישהו קרא את הדוח שהתפרסם היום? שהוא יודע אם הוא שמום או לא שמום? למה לבזבז את הזמן? את קראת את הדוח?

כי מדינת ישראל מראש אמרה שאין טעם לקרוא את הדוח כי הוא מוטה. אני רוצה להגיד משהו לגופו של עניין ולמהות. המציאות הזאת שאנחנו נמשיך בסבבים אלימים, כל פעם יותר ויותר קשים, לא יכול כמעט להיות דוח אחר כאשר אנחנו נמצאים במציאות של שליטה צבאית על אוכלוסייה אזרחית. תתמודדו עם זה. אתם נמצאים בממשלה שהפכה את הקיפאון המדיני לתוכנית פעולה וכבר לא מתביישת בזה. את יודעת מה ההבדל בין עכשיו לבין הממשלות הקודמות? אם את שואלת תני לי להגיב, מישהו אמר שיש תהליך, עכשיו אין תהליך וגם יש הצהרה שאין תהליך, אז באה הביקורת הבין-לאומית. תני לי להגיד לך משהו, שצבא, שאנחנו שולחים בשמנו צבא, אני כן מדברת אלייך כי את מדברת אלי,

ננהל דו-שיח,

לא שומעים אותך ממילא, חבל שאת סתם מאמצת את קולך. המציאות הזאת ועצימת העיניים מפניה, והניסיונות שלנו להסתתר מאחורי חומות של הסברה, עכשיו אומרים את זה עם מבטא אמריקני, וכל הזמן אומרים לתת עוד ועוד כסף למלחמת ההסברה, תנו לי לחדש לכם: זה לא יעזור, ואתם יודעים שזה לא יעזור. יש דרך יותר פשוטה לפתור את זה, והיא עוברת דרך סיום הכיבוש וחתירה לשלום בר-קיימא.

תודה לחברת הכנסת תמר זנדברג. יעלה אחרון הדוברים מטעם הסיעות, חבר הכנסת יואב קיש. יסכם את הדיון השר יריב לוין. שלוש דקות לרשותך, חבר הכנסת יואב קיש. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, היחסים של ישראל עם מדינות אחרות בעולם, בעיקר המערביות, תמיד ידעו עליות ומורדות. בעשורים האחרונים, העיקרית שבהן, מי שנקראת עד היום, ובמידה רבה של צדק, הידידה הגדולה והטובה ביותר של ישראל, היא ארצות-הברית. ידידים-ידידים,

אך זה ממש לא אומר שאפשר או צריך או חובה להסכים על הכול. מדובר בשתי מדינות ריבוניות נפרדות עם אינטרסים רבים, חלקם חופפים, חלקם מנוגדים, וחלקם אפילו לא מובנים למדינה השנייה, וזה מצב לגיטימי לחלוטין. סיעת יש עתיד מהאופוזיציה הגישה היום הצעת אי-אמון בממשלה, שכותרתה: "שפל חסר תקדים ביחסי ישראל ארצות-הברית". תגידו, אתם רציניים? ראש הממשלה הוכיח בתקופה הזו עמידה איתנה ועיקשת על האינטרסים של מדינת ישראל. נכון, ארצות-הברית היא הידידה הגדולה שלנו, אבל אני שואל את יש עתיד ואת העומד בראשה יאיר לפיד,

אני לא רואה אותו פה היום, מה זה אומר? שכל דרישה של ארצות-הברית אנחנו צריכים לקבל ולומר אמן? אנחנו אמורים להתעלם מהאינטרסים של מדינת ישראל רק בגלל שהידידה לא מרוצה? ראית מי השגריר שלך בארצות-הברית, ראית? לצערי, לא מעט מדינות באזורנו, שילמו מחיר כבד ביותר על מדיניות החוץ של נשיא ארצות-הברית. כשבא הנשיא לבקר בבית-הכנסת שלו הוא היה עסוק. ישראל היא מדינה ריבונית, השגריר שאתם שולחים, אנחנו לא אחת מאותן 51 מדינות בארצות-הברית. הצעת האי-אמון שלכם היום, חברי יש עתיד, הייתה צריכה להיות הבעת אמון בראש הממשלה,

על העמידה הנחושה והראויה לכל שבח,

על האינטרסים שלנו הבסיסיים וחסרי המחלוקת. אתם צריכים להיות מאוחדים מאחורינו. לפני כמה ימים היה חבר הכנסת יאיר לפיד בארצות-הברית, ואני שואל אותו, האם זו הדרך? אתה באמת חושב שאם תלך למדינות אחרות ותבקר את הממשלה על דברים כל כך בסיסיים, אתה עוזר למדינה, למדינה שלך, לממשלה שלך? כמה עיוורים אפשר להיות? חברי הכנסת מיש עתיד, מה קרה לכם? אתם יודעים מה, אני מבין. אני מבין, אתם באופוזיציה. לא, זה לא שייך.

אבל יאיר לפיד הוא לא יושב-ראש האופוזיציה. אולי הוא מנסה לעקוף את יושב-ראש האופוזיציה. מפריע לך?

אבל על חשבון המדינה? על חשבון האינטרסים הלאומיים של מדינת ישראל? האמת, אני חושש מהמחשבה מה היה קורה אם ההגה היה בידיים שלכם, של לפיד או של בוז'י.

כמה הייתם נכנעים, תספרו לי. כמה הייתם, היינו, את עזה, חבר הכנסת אראל מרגלית. כמה הייתם מתרפסים, אראל מרגלית.

אדוני, נא לסכם. רק כדי לרַצות את המדינות ואת הידידה בגלל שהם חושבים אחרת? זה התפקיד שלכם?

לך מיליארד דולר ל"כיפת ברזל", ואת כל, של "צוק איתן" אפילו כאופוזיציה, מינימום אחריות. מינימום אחריות לאומית. מינימום הערכה והקשבה לעמידה של הממשלה ושל ראש הממשלה הזה. כותב דברים יותר טובים. עוד דבר, אמרתם "שפל חסר תקדים", נכון? נא לסכם. אני מסכם. נא להסתכל על הנתונים, על התיאום הביטחוני בין שתי המדינות. בשנים האחרונות הוא הגבוה ביותר שהיה כאן, על זה אין מחלוקת. לצערי, חברי יש עתיד וגם המחנה הציוני, האופוזיציה לא מבינה דבר אחד פשוט, בעולם הזה, ובאזור הזה שלנו בפרט, ככל שתתרפסו ככה ידרכו עלינו יותר, ככה ילחצו עלינו.

אני מסיים. ככל שנעמוד על שלנו גם בסוגיות הכי מהותיות, כך יעריכו אותנו גם אם לא יסכימו, כך יחשיבו אותנו גם אם לא יקבלו את עמדתנו. ואני אסיים בכך שחברי בסיעות האופוזיציה, אני מציע לכם לנסות את זה פעם. תעמדו על שלכם, אל תתרפסו, אל תגידו אמן על כל מה שדורשים מאתנו. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת יואב קיש. יסכם את הדיון בהצעות האי-אמון השר יריב לוין. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, כבוד השרים, חברות וחברי הכנסת,

חבר הכנסת כהן כבר מחייך, הוא כבר יודע הרי מה אני הולך להגיד. השאלה היחידה שהוא שואל את עצמו: כמה זמן ייקח לי להגיד את זה, זאת השאלה היחידה. זה לא תלוי בי, חבר הכנסת כהן. לפחות אני עוד שולט במה שאני אומר, באלמנט הזה אני כבר מקבל הוראות כאן ממישהו באולם. האמת שאני הכנתי דף, זה לא עוזר, אתה יודע, אבל ננסה. קודם כול, חבר הכנסת כהן, אני חייב לך קרדיט ותיקון, הערת לי, ובצדק, בתום הדברים שלי בשלב הקודם של הדיון הזה, כאשר מניתי את הפעולות הרבות שעשו שתי הממשלות הקודמות, וגם כבר הספיקה לעשות הממשלה הזו בזמן הקצר שהיא מכהנת, לטובת הדרום, לטובת יישובי עוטף-עזה. דיברת אתי על הסוגיה החשובה של בעיה, שאגב היא בעיה רוחבית, היא קיימת בהרבה מאוד תחומים, נושא המצ'ינג שרשויות נדרשות לתת בתחומים שונים, דבר שמכביד ומקשה על רשויות חלשות יותר, ובסוף גם מקשה על מתן השירותים שהן אמורות לתת לתושבים. הזכרת לי דבר שאתה נאבקת עליו גם באופן אישי, הנושא של מצ'ינג בתחום הרווחה, ואני מזכיר את זה כי אני חושב שכאשר מגיע קרדיט גם למי שהיום יושב באופוזיציה, צריך לתת אותו. אני חושב שהפעולות שעשתה הממשלה הקודמת, ושממשיכה הממשלה הזו, בנושא של עוטף-עזה, בנושא של הדרום בכלל, הן באמת פעולות שמשנות מן הקצה אל הקצה את האזור הזה, את ההווה שלו ובוודאי את העתיד שלו. כפי שאמרתי כבר כמה פעמים כאן מעל הדוכן הזה, הכלי שלי אי-אמון הוא כלי חשוב, הוא כלי לגיטימי, אני מבין את הצורך של האופוזיציה לעשות בו שימוש, אולי תכוף מדי, אבל הוא צריך להיות רציני, הוא צריך להיות על נושאים אמיתיים. יש מספיק נושאים שיש מחלוקת אמיתית לגביהם ושאפשר להביא אותם. חברת הכנסת נחמיאס, אני מודה שלא שמעתי את ההערה, אז צריך סיבוב שני. אבל מה הייתה ההערה? לא, תכף אני אגיע ליחסים עם ארצות-הברית, חכי. אם כבר עכשיו אני אענה על זה, מה יהיה אחר כך? אני מציע שנלך לאט-לאט. חברת הכנסת נחמיאס ורבין, אני יכול לומר לך מתוקף תפקידי כיושב-ראש הקואליציה לשעבר, שזמן הוא מצרך יקר עד הרגע שאתה עומד על הדוכן לפני ההצבעה. אז התהליך מתהפך. בסדר, אז אני אתן לך, אין בעיה.

קריאות ביניים זה מצוין, זה נותן לי מנוחה לגרון. אז אני אומר בשיא הרצינות, אני באמת חושב שהממשלה עשתה, גם בקדנציה הקודמת וגם בזאת שלפניה, ועושה גם עכשיו, באמת פעולות משמעותיות כדי לקדם את דרום הארץ בכלל, את הנגב ואת אזור עוטף-עזה, ולכן אני חושב, שכאשר סיעתך מביאה הצעת אי-אמון, שהיא תהיה באמת על נושא אמיתי, על דבר שהוא באמת בעייתי. יושב פה השר לשעבר חברי הוותיק חבר הכנסת עמיר פרץ, נדמה לי שתנופת פיתוח כזאת כמו שיודע הנגב בשנים האחרונות לא הייתה אף פעם. נכון, יש עוד מה לעשות, תמיד יש מה לעשות ולשפר, אבל אני חושב שעושים, ועושים הרבה, עושים באמונה, ומציבים את הנגב בראש סדר העדיפויות בכל התחומים: תחבורה, תעסוקה, ביטחון. לכן אני מציע שכאשר מוגשת הצעת אי-אמון היא תהיה באמת לעניין רציני ובנושא שראוי להתווכח עליו, ולא רק בנושא שחוץ מלהעלות טענות סרק אין שום דבר מעבר לזה. עכשיו אני אומר משהו גם בנושא היחסים עם ארצות-הברית, היטיב לבטא את זה חברי יואב קיש קודם. רבותי, ארצות-הברית היא הידידה הטובה ביותר של ישראל. היא בעלת בריתנו. יש לנו מחויבות הדדית. יש לנו הערכה גדולה לתרומה ולעזרה שאנחנו מקבלים מהממשל האמריקני בהרבה מאוד תחומים. אני יכול לומר בצורה גלויה, ששיתוף הפעולה בנושאים של מודיעין, של טכנולוגיה, הוא שיתוף פעולה במדרגה הגבוהה ביותר שאפשר להעלות על הדעת, והוא קיבל תנופה גדולה בשנים האחרונות. כך שבהחלט, לנסות לצייר איזו תמונה כאילו יש ממשל שמנותק מישראל ומנותק מממשלת ישראל, והכול שם רע ושחור, אני לא מסכים. אני חושב שזאת לא התמונה. אני יכול לומר לך מהניסיון שלי בתפקיד הקודם שלי, כיושב-ראש ועדת החוץ והביטחון, זאת ממש לא התמונה. אבל, וגם את זה צריך לומר, יש חילוקי דעות. כאשר יש חילוקי דעות,

אני חושב שצריך לומר וצריך לעמוד על העמדה שלנו, כי החובה שלנו בסוף היא לא רק לדאוג שכולם ירגישו שאנחנו בסדר ושהיחסים יהיו הכי טובים שאפשר ושהנראות שלהם תהיה מושלמת. החובה שלנו היא קודם כול לעמוד על האינטרסים החיוניים של מדינת ישראל.

זה לא סוד, יש חילוקי דעות לפחות בשתי סוגיות שנוגעות בליבת האינטרסים החיוניים של מדינת ישראל. זה לא אומר שיש משבר עם הממשל האמריקני או עם ארצות-הברית, זה לא אומר שאין ידידות, זה לא אומר שאין שיתוף פעולה, זה לא אומר שאין הבנה ברוב המוחלט של הנושאים, אבל זה בהחלט אומר שיש לנו חובה, במצב הזה, לבחור את הבחירה שהיא אולי הפחות-נעימה לטווח הקצר, אבל היא היחידה שנכונה לטווח שהוא מילימטר אחרי הטווח הקצר, ובוודאי לעתיד, והיא: לעמוד על האינטרסים החיוניים שלנו באופן נחוש, באופן ברור, באופן חד, לא רק לעמוד עליהם, אלא גם להיאבק כדי לשכנע שאנחנו צודקים. כי, חברת הכנסת נחמיאס ורבין, בסוף, וגם אם אנחנו יושבים בשני צדדים של האולם, וגם אם יש חילוקי דעות בחלק מהנושאים, אני חושב שכולנו יודעים שבסוף-בסוף,

אנחנו צודקים. אנחנו צודקים, כי כפי שכולנו יודעים שיש לנו הצבא הכי מוסרי בעולם, כך אנחנו יודעים שהסכם גרעין עם איראן, במתכונת שאליה המעצמות הולכות, הוא אסון לא רק לנו, הוא אסון לעולם החופשי כולו, הוא אסון לכל אדם שרוצה לחיות על פני כדור-הארץ בשקט ובביטחון, הוא אסון לכל מי שחרד מתהליך של התגרענות שישטוף את העולם, יתחיל אולי מכאן אבל לא ייעצר כאן.

חושב שהוא אסון גם לעם האיראני עצמו, כי מה שהוא יביא עליו זה עוד הרבה הרבה שנים של דיכוי תחת המשטר הנורא הזה, שעכשיו גם גלגלי הכלכלה שלו יהיו משומנים בהרבה מאוד כסף מערבי. כאשר זה המצב, אין ברירה, צריך לומר את הדברים. אי-אפשר לטמון את הראש בחול. אי-אפשר לשתוק. אי-אפשר להתנהג כאילו שום דבר לא קורה. אז כן, לפעמים זה לא נעים,

לפעמים היה יותר טוב לו יכולנו לחיות באשליה שהדבר הזה לא קיים, לו יכולנו לסלק את הוויכוח הזה מעל דרכנו. אבל אני אומר לך, חברת הכנסת נחמיאס ורבין, את יודעת, זה בדיוק ההבדל בין להיות פוליטיקאי לבין להיות מדינאי, בין להיות אדם שמתיימר להנהיג מדינה לבין להיות מנהיג אמיתי, אחראי, נחוש ושקול. ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, עושה כאן לא את מה שנעים לעשות, לא את מה שאולי בכל העולם מוחאים כפיים כשעושים, אבל הוא עושה את מה שצריך לעשות, את מה שמנהיגות אמיתית מחייבת לעשות, את מה שרוב המוחלט של אזרחי ישראל יודעים שצריך לעשות. וכאן אני רוצה לומר לך, וכאן אני רוצה לומר לך, כאן אני רוצה לומר לך בכנות, שהאחריות הזאת לא יכולה לרבוץ על כתפיו של ראש הממשלה בלבד, היא לא יכולה לרבוץ על כתפיה של הקואליציה בלבד, היא לא יכולה לרבוץ על כתפיהם של ראשי סיעות הקואליציה. אני חושב שזאת אחריות משותפת של כולנו, כולנו. לא רק סיעת כולנו, אלא כל חברי הבית הזה, כל מי שרואה את עצמו אחראי לעתידה של מדינת ישראל. אני רואה את עצמי אחראית. כל מי

אבל, אבל במקום שבו יש הסכמה, במקום שבו כולנו יודעים שהעמידה היא חיונית על אינטרסים חיוניים שלנו, כאן אני מצפה למנהיגות ששמה את השיקולים של קואליציה אופוזיציה בצד ונותנת גיבוי מלא לראש הממשלה ולממשלה. על כן אני אבקש מהכנסת לדחות את הצעות האי-אמון.

תודה לשר המקשר בין הממשלה לכנסת חבר הכנסת יריב לוין. נא לשבת. מי שמעוניין להצביע ודאי שישב. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה. אנחנו נצביע קודם על הצעת האי-אמון מטעם המחנה הציוני: עוד לא שנה ל"צוק איתן", כל ההבטחות לתושבי הדרום נשכחו. חברי הכנסת, מטעם המחנה הציוני, הצעת אי-אמון, מי בעד? מי נגד? נא להצביע. הצעת סיעת המחנה הציוני להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. בעד, 45, נגד, 53, נמנע אחד. אני קובע כי הצעת האי-אמון מטעם המחנה הציוני לא התקבלה. מטעם הרשימה המשותפת: מדיניות הריסת הבתים. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. הצעת סיעת הרשימה המשותפת להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. חברי הכנסת, 39 בעד, 57 נגד, שלושה נמנעים. אני קובע כי גם הצעת האי-אמון של הרשימה המשותפת לא נתקבלה. שפל חסר תקדים ביחסי ישראל ארצות-הברית, מטעם סיעת יש עתיד, מי בעד? מי נגד? נא להצביע. הצעת סיעת יש עתיד להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. 38 בעד, 52 נגד, שלושה נמנעים. אני קובע כי גם הצעת יש עתיד לא התקבלה. הכנסת דחתה את כל הצעות האי-אמון. חברי הכנסת, יש לנו סדרת בקשות של הממשלה להחלת דין רציפות על חוקים. השר המקשר בין הממשלה לכנסת, חבר הכנסת יריב לוין, יציג את הבקשות. ההצבעה לא תתקיים היום, אנחנו ניתן 14 יום לסיעות להחליט מה עמדתן. בקשות דין רציפות על חוקים, בבקשה, אדוני השר. אדוני היושב-ראש,

ראש הממשלה,

חברים וחברות הכנסת, אני מבקש להודיע למליאת הכנסת, כי בהתאם לסעיף 1 לחוק רציפות הדיון בהצעות חוק, התשנ"ג 1993, ועדת השרים לענייני חקירה החליטה, על דעת הממשלה, להודיע במליאת הכנסת על רצונה של הממשלה להחיל דין רציפות על הצעות החוק כדלקמן: הצעת חוק הסדרת העיסוק בהדברת מזיקים לאדם ולרכוש, התשע"ד 2014, ה"ח הממשלה מס' 861, מיום 18 במרס 2014, הצעת חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (תיקון מס'

התשע"ד 2013, ה"ח הממשלה מס' 822, מיום 31 בדצמבר 2013, הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 72) (עבירת עריקה), התשע"ד 2014, ה"ח הממשלה מס' 882, מיום 21 ביולי 2014, הצעת חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון מס' 3), התשע"ג 2013, ה"ח הממשלה מס' 785, מיום 8 ביולי 2013, הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 120) (יידוי או ירי של אבן או חפץ אחר), התשע"ה 2014, ה"ח הממשלה מס' 897, מיום 5 בנובמבר 2014, הצעת חוק ההוצאה לפועל (היוועדות חזותית) (הוראת שעה), התשע"ד 2014, ה"ח הממשלה מס' 874, מיום 16 ביוני 2014. תודה. תודה לשר יריב לוין. רבותי, אנחנו ממשיכים בסדר-היום. הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס'

והוראת שעה), התשע"ה 2015, קריאה שנייה וקריאה שלישית, קיבלה פטור מחובת הנחה כפוף להנחה על שולחן הכנסת. יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת הכספים חבר הכנסת משה גפני. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, שרים, אני מתכבד להביא בפני הכנסת לקריאה שנייה ולקריאה שלישית את הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 81 והוראת שעה), התשע"ה 2015. הזכות לדיור הולם היא זכות חברתית בסיסית. משבר הדיור מצוי על סדר-היום הציבורי כבר שנים, ופוגע בעיקר בזוגות צעירים, במעמד הביניים ובשכבות החלשות. בשנים האחרונות חלה עלייה חדה, של עשרות אחוזים, במחירי הדירות, ואף בגובה שכר הדירה. בכנסת השמונה-עשרה, כשהייתי יושב-ראש ועדת הכספים, כל הזמן אמרתי שכשלנו בטיפול במשבר הדיור. אף בעת ההיא הובאו כמה הצעות ביחס לדירות מגורים כדי לפתור את משבר הדיור, אך ללא הועיל. בכנסת הנוכחית ישבתי עם האנשים שעוסקים בעניין בממשלה, בקבינט הדיור, ישבתי עם שר האוצר, והתרשמתי מהתוכניות שהממשלה אמורה להביא יותר מאשר בכל ממשלה קודמת, אחרת. כן, מה שהיה, היה. היות שאני עכשיו מדבר על העתיד, נעזוב את העבר. העבר כשל לחלוטין. המציאות היא שמחירי הדירות עלו, המציאות היא שאנחנו בסופו של דבר כשלנו בעניין הזה כישלון קולוסלי. מחירי הדיור, שאלה דברים בסיסיים, זה דבר בסיסי שמדינה צריכה לספק לתושביה, העניין הזה נכשל כישלון חרוץ.

שאני מביא היום בפני מליאת הכנסת, היא צעד אחד בודד מתוך מכלול שמתכננת הממשלה להביא בפני הכנסת ובפני ועדת הכספים בנושא הדיור. עדיין לא נפרסו בפני הכנסת, והיו על זה דיבורים היום גם בוועדת הכספים, כל התוכניות שמתכננת הממשלה, שמתכננים משרד האוצר ומשרד הבינוי, אבל מדובר בתוכניות מרחיקות לכת. אם אכן הן יתממשו, זה הדבר המרכזי שמדינה וממשלה צריכות לעשות, מגדילים את היצע הדירות, קובעים מחיר למשתכן, נותנים את זה לכל מי שזכאי לדירה, לא עושים הבחנות, לא הטבות לצד זה ולא הטבות לצד אחר, לא פגיעה בצד זה ולא פגיעה בצד אחר. זה דבר בסיסי, שצריך לאפשר לכל זוג צעיר, לכל זכאי לדירה, לאפשר לו להגיע לדירה, והתוכניות האלה הן תוכניות שאכן, לראשונה הממשלה מכניסה יד לכיס, ומוציאה קרקעות. עד היום היא ספסרה בהן, עד היום היא עשתה דברים שבסופו של דבר רק הכניסו לה כסף. בינתיים לא ראינו שהיא מכניסה יד לכיס.

לא, אמרתי שאלה התוכניות. הדגשתי את זה: אם אכן התוכניות האלה יתממשו, אנחנו בכיוון הנכון. אמרתי את זה. מס רכישה כשלעצמו איננו פתרון. והיה עדיף שיביאו את מס הרכישה יחד עם התוכנית כולה. שמעתי אותך ברדיו והסכמתי. הצעת החוק שלפניכם היא הצעה שיש בה דמיון להצעות חוק שנוסו בעבר, בכנסת השמונה-עשרה והתשע-עשרה. היא למעשה קובעת את הגדלת מס הרכישה שמשלם רוכש דירת מגורים שנייה. מטרת ההצעה היא להרתיע משקיעים שבבעלותם דירת מגורים אחת מלרכוש דירה נוספת לצורך השקעה. ההנחה היא שהמיסוי הגבוה המוצע בהצעה זו יביא לכך שישתחררו דירות לשוק, ודירות אלה יהוו היצע עבור זוגות צעירים. איני בטוח אם מטרה זו תושג, אם לאו. משרד האוצר סבור שכן, וחברי הוועדה ואנוכי החלטנו לתת בו אמון בפעם הזאת.

נמשיך לעקוב ולראות אם המהלך הזה, כחלק מיתר המהלכים, נוחל הצלחה כפי שמשרד האוצר צופה, ואני מתפלל ומייחל לזה שהניסיון הזה יצליח, שמשרד האוצר לא רק יישאר עם התוכניות, אלא הוא יביא אותן גם לביצוע. אולי השם יעזור. נכון, מה אפשר לעשות? זה דבר שצריך לטפל בו. חבר הכנסת רוזנטל, אני חושב שאתה צודק. אני יודע שאני צודק. ההצעה קובעת כהוראת שעה לחמש השנים הקרובות את העלאת מס הרכישה מהמדרגות של 5%, 6% ו-7% על דירת מגורים למס של 8% על דירת מגורים ששווייה עד 4.8 מיליון ש"ח, ול-10% על דירת מגורים ששווייה עולה על 4.8 מיליון ש"ח במקור. בהצעת החוק שהובאה בפנינו, תחילתה של העלאת המס האמורה הייתה צריכה להיות ביום 1 ביולי 2015. עם זאת, שר האוצר חשש מפני העלאת הביקושים בימים האלה עד יום 1 ביולי 2015, ולפיכך הוועדה קיבלה את ההצעה להקדים את מועד התחילה ליום 24 ביוני 2015, לא מייד עם קבלת החוק, אלא יומיים נוספים. חברי הוועדה נעתרו לכך. בדיוני הוועדה ביקשנו, חברי הוועדה ואנוכי, לתקן כמה עניינים.

הבענו את החשש שההצעה לא מטפלת בזוגות הצעירים שמבקשים לרכוש את דירתם הראשונה אך אין בידם ההון הדרוש לכך. הצענו שההלוואה לדיור שניתנת על-ידי משרד הבינוי תיחשב עבור הזוגות הצעירים כהון עצמי, ולא כחלק מההלוואה שניתנת להם על-ידי הבנקים. כיום זוגות צעירים לא לוקחים את ההלוואה הזאת, משתי סיבות: האחת, הריבית הגבוהה יחסית שלהן,

העובדה שזו הלוואה שהיא חלק מ-70% שמותר לזוג צעיר לקחת מהבנק. ביקשנו להפחית את שיעור הריבית על הלוואה זו, ולאפשר לזוג הצעיר לקחת אותה מעבר למגבלות ההלוואה שמתיר בנק ישראל. משרד האוצר הבטיח לבחון את התיקון הזה, ואני מניח שאנחנו נלך בכיוון של פתרון הבעיה הזאת, מפני שאנשי משרד האוצר, בראשות מנכ"ל משרד האוצר, אמרו שהעניין הזה ייבחן, וייבחן באופן חיובי. לא, אבל הם הבטיחו שהם יבואו עם הצעה. נכון, הבטיחו שיבואו עם הצעה. ועל עוד כמה דברים שאני מבקש להזכיר אותם, ואני גם דיברתי אתם קודם, וחברי הוועדה, דיברנו גם היום בעניין הזה.

הוועדה ביקשה לבחון שינויים ביחס להגדרתו של מי שחלה עליו העלאת מס הרכישה.

מי שירש מעל שליש דירת מגורים ורוצה לרכוש דירת מגורים להתגורר בה, יחולו עליו שיעורי המס המחמירים. הוועדה ביקשה לקבוע שמי שיורש חצי דירה או פחות, לא יראו אותו כמשקיע לצורך העלאת המס. לאיש אין מקום לגור. ואם אנחנו מדברים על השקעה, שקונים דירה להשקעה, זאת לא דירה להשקעה, מכיוון שהוא לא גר בדירה שהוא ירש או קיבל, והוא חייב לקנות דירה אחרת, אחרת אין לו איפה לגור. היום שליש לא נחשב כדירה להשקעה, אבל מעל שליש ועד חצי נחשב כהשקעה בדירה, ואנחנו ביקשנו למנוע את זה. מנכ"ל משרד האוצר, לא רוצה לחזור על המילים במדויק, אבל כולנו הבנו שהוא התחייב לפתור את העניין הזה בשבועות הקרובים. בעיות נוספות שהעלינו בוועדה נגעו למי שמשכיר דירה ושוכר דירה אחרת, כך שחיוב במס יהיה בגובה דמי השכירות שהוא מקבל בקיזוז דמי השכירות שהוא משלם. כמו כן, כיוון שבפעמים הקודמות כשהועלה כבר מס הרכישה על רוכשי דירת מגורים שנייה, ניתנו גם פטורים ממס שבח לרוכשים אלה על מנת שהם ימכרו את דירות ההשקעה שלהם, ביקשנו ממשרד האוצר לבחון האם אין מקום לתת גם את ההטבה הזו לצד העלאת מס הרכישה. משרד האוצר וראש מטה הדיור הבטיחו לנו, גם בוועדה וגם בשיחות שקיימתי לפני הישיבה בוועדה, שהם יבחנו את העניין הזה באופן חיובי. הם אמרו באופן ברור שההצעות הללו שהוועדה העלתה הן הצעות חיוביות, הן הצעות שאכן צריך להתייחס אליהן בכובד ראש ולנסות להגיע לפתרון חיובי, אבל מכיוון שאנחנו בתחילת הדרך,

זה מה שהם אמרו, היות שאנחנו בתחילת הדרך אנחנו נאלצים להביא את מס הרכישה מפני שהמועד פוקע בסוף יוני, לכן אנחנו נאלצים, כך הם אמרו לנו, להביא את מס הרכישה במנותק מכל ההצעות האחרות. ההצעות הללו ייבחנו, ובשבועות הקרובים הן יבואו לפני הוועדה כדי למצוא את הפתרונות הללו. אולי תסכם את ההבטחות? ההתחייבות, ההתחייבות.

הנושא של הגדרת ההון של זוג צעיר שעומד לרכוש דירה, שההלוואה הזאת תיחשב כחלק מההון ולא בתוך החלק שבו הוא מוגבל ב-70%. זה ייבדק. זה ייבדק, זה ייבדק באופן, אתה יודע מה, גם אני צריך לדבר, אנחנו בתחילת קדנציה, רגע, שנייה, אבל השר לשעבר שואל אותי שאלה, השר לשעבר מאיר כהן. אתה כבר מכיר את זה.

משרד האוצר ישבו, צוות שלם של משרד האוצר בראשות המנכ"ל. אני גם נפגשתי עם יושב-ראש מטה הדיור. הם מדברים על העניין הזה, וההסתייגות שהייתה להם, אני רציתי להביא את זה עכשיו בחוק. הם אמרו לי והם אמרו לוועדה: אנחנו לא יכולים עכשיו, בתוך המכלול של הדברים של מס רכישה. אנחנו מתחייבים לכך שאנחנו בוחנים את העניין הזה. אנחנו נבוא בשבועות הקרובים בלאו הכי לוועדה עם התוכניות שעליהן מדובר וצריך בשבילן את אישור הוועדה, ואנחנו נביא תשובות על הנושא הזה, הנושאים הללו, ואנחנו רואים את זה באופן חיובי. ומה לוח הזמנים להתחייבות? שבועות. זה לא נושא, בלאו הכי צריכים לבוא.

עיסאווי, הם צריכים לבוא. הם לא עושים טובה, הם רוצים לבוא, הם צריכים לבוא. ארבעה שבועות, ארבעה שבועות, בתוך חודש. כן, משהו כזה. בסביבות חודש דובּר. אבל הם צריכים את זה. דובר על העניין של דירה שאתה יורש ואתה מקבל רק חצי מהדירה או פחות, ואין לך מקום לגור, שזה לא ייחשב כדירה להשקעה. יהיו דברים נוספים שאני הקראתי אותם. אני מבקש לציין שלהצעת החוק הזאת לא הוגשו הסתייגויות. ההסתייגויות שנמצאות כאן הן הסתייגויות דיבור. אני, כמו כולכם, חושש מהעניין. אני חרד, תרתי משמע, אני חרד מהעתיד, האם באמת התוכניות יתממשו ויצליחו. אני מאוד מקווה שזה אכן יקרה, לטובת כולנו. בסופו של דבר, יש לנו רק מדינה אחת, ויש לנו את אותם אנשים שנמצאים במצוקה שאי-אפשר לתאר אותה, וזה לא משנה למי הם שייכים, וזה בכלל לא משנה אם הם ערבים או יהודים או דתיים או חילונים או ימין או שמאל או פריפריה או אפילו במרכז הארץ בשכונות שאין בהן פתרונות דיור. אנשים מאבדים את התקווה. וזה זמן שצריך לעשות כל מאמץ, גם הקואליציה וגם האופוזיציה, כדי לאפשר את פתרונות הדיור. לכן אני מבקש, אדוני היושב-ראש, עם כל הסקפטיות שבעניין ועם כל החשש, אנחנו אנשים מאמינים, אנחנו נותנים תקווה שהתוכנית תצליח, התוכניות יצליחו, ואני מבקש את תמיכת חברי הכנסת בהצעת החוק הזאת בקריאה שנייה ובקריאה שלישית. תודה רבה. תודה ליושב-ראש ועדת הכספים חבר הכנסת משה גפני. אם כן,

רבותי, להצעת החוק אין הסתייגויות אבל יש בקשות לרשות דיבור. ראשון המבקשים, חבר הכנסת אראל מרגלית, ואחריו, מנואל טרכטנברג.

רבותי, כל חבר כנסת, ארבע דקות.

בהסכמה של כולם הורידו את זה לארבע. למרכז האופוזיציה חמש. רבותי, ארבע דקות. כרגע הודיעו לי מהמזכירות. אני לא אומר דברים, טוב, תן לי ארבע דקות ארוכות, כי אנחנו היום הלכנו לקראתכם. אדוני, תתחיל. אף פעם לא חסמתי אותך וגם עכשיו לא.

בעיקר שמחר אנחנו חונכים משהו חשוב בצפון היקר ללבך. רבותי, היום הייתה לנו ועדת כספים סוערת אבל קונסטרוקטיבית לגבי מס רכישה. אבל אני רוצה לומר משהו באופן כללי לגבי האסטרטגיה של הנדל"ן ואסטרטגיית חוקי הדיור למיניהם בממשלות האחרונות של בנימין נתניהו. מה שקרה פה בשנים האחרונות זאת שערורייה. במשך שש השנים האחרונות מחירי הדיור עלו פה ב-70% במדיניות קלוקלת של ממשלה, מדיניות שלא נתנה לזה את תשומת הלב, גם של בנק ישראל, וצריך לשים את הדברים על השולחן. עכשיו באה ממשלה חדשה ובא שר אוצר חדש, ואני רק חייב לומר שבזמן בממשלה הקודמת חבר הכנסת גפני ואני ואחרים התנגדנו בכל תוקף להצעת מע"מ אפס כי חשבנו, לא מפני שאנחנו אופוזיציה, היינו אופוזיציה והם קואליציה, ואנחנו נַראה את זה ביחס שלנו הפעם, אלא חשבנו שהתוכנית הזאת הולכת להעלות את מחירי הדיור, להגביר את הביקוש ולא להעלות את ההיצע. עכשיו בא שר האוצר הנוכחי ומבקש את האמון שלנו, גם של האופוזיציה, ללכת אתו למהלכים כוללים. אני חייב לומר שאנחנו ציפינו לראות מהלך כולל ברור יותר לגבי האסטרטגיה, שקודם כול תביא הגדלה בהיצע. יש בעיה גדולה במדינת ישראל לארבע קבוצות אוכלוסייה שאנחנו רוצים ביקרן: זוגות צעירים, גיל שלישי, מחוסרי דיור בשכונות המצוקה וסטודנטים שרוצים דירות להשכרה במחירים הרבה יותר נורמליים. והמגזר הערבי. המגזר הערבי כלול בכל אחת מהקטגוריות האלה, וגם המגזר החרדי כלול בזה. כולם כלולים בתוך הקטגוריות האלה, אני במיוחד לוקח קטגוריות רוחב. עכשיו, התוכנית לא הובאה בפנינו במלואה, אבל אנחנו מוכנים לתת אמון. היינו מוכנים לתת אמון ולתת, מה שנקרא, את עקרון החסד לתוכנית הנוכחית, אף שהיא לא מעלה את ההיצע אלא היא מקשה על הביקוש. אנחנו צריכים לומר את האמת: רוב התושבים שקונים את הדירה השנייה הם לא איזה משקיעים ספקולנטים, טייקונים. הם בסך הכול, רובם, אנשים שהם רוצים לפנסיה שלהם, מכיוון שקשה מאוד היום לשים את הכסף בבנק ולקבל איזו ריבית נורמלית, אז הם קונים לילד שלהם, לעתיד שלהם, הם קונים איזו דירה.

זו דירה שנייה, ונכון שאנחנו רוצים שרוב האנשים שקונים את הדירה יהיו קוני דירה ראשונה. ממה אנחנו דואגים בתוכנית הנוכחית? אנחנו דואגים שכשמישהו עושה את ההשקעה, הוא עושה את התחשיב, 30,000 הנוספים, נניח אם זה מיליון שקל ושילמת עד היום מיליון ו-50,000, עכשיו זה יהיה מיליון ו-80,000, אנחנו דואגים שיגלגלו את זה על השוכר, שפשוט יעלו את שכר הדירה. למרות זאת הלכנו עם הממשלה. אמרנו, אנחנו מוכנים לתת "גרייס". ביקשנו שני דברים מהממשלה, שתלך אתנו. לאופוזיציה היו התנגדויות מהתנגדויות שונות, של כל מיני סיעות. ריכזנו אתמול בלילה את ההסתייגויות כולן. בסופו של דבר הדברים הזדקקו לשתי בקשות שהיו לנו: בקשה אחת, שזה לא יהיה רטרואקטיבית, כדי שתהיה הבנה ברורה בין הממשלה לבין הציבור, ובקשה שנייה, שיורשים של דירה לא ייחשבו בעלי דירה לצורך דירה שנייה. וביקשנו שיורשים יכולים להיות גם שני אחים או שתי אחיות או אח ואחות,

פה, במקום שהממשלה תבוא ותגיד לנו, האוצר: אנחנו משנים את הסעיף בחוק ומוכנים לקבל את הצעתכם, אנחנו קיבלנו איזו תשובה מאוד מאוד מורכבת. אבל אנחנו, גם מיקי לוי, וגם החברים ממרצ, וגם החברים מהרשימה המאוחדת, וגם מהמחנה הציוני, וגם הקואליציה. וגם הקואליציה עצמה, ביקשנו כולנו את אותה בקשה. אני אומר את זה כאן, קבל עם ועדה, ושישמעו החברים והחברות שלי לוועדה: אנחנו מקבלים את ההתחייבות של יושב-ראש, איך זה נקרא, ראש מס הכנסה? יושב-ראש רשות המסים. יושב-ראש רשות המסים ושל מנכ"ל משרד האוצר,

יושב-ראש הוועדה גפני, שהם יביאו את זה בתוך ארבעה שבועות. זה חשוב לנו, כי חשוב לנו שיורשים, לא יחשיבו אותם בתור בעלי דירה.

אז אנחנו קיבלנו את ההתחייבות הזאת, ואנחנו נהיה מוכנים ללכת אתכם יחד. אבל מה שאנחנו אומרים: רבותי, תביאו לנו בבקשה את המתווה הכולל של התוכנית, תנו לנו להעיר על המתווה כולו, תגדילו את ההיצע, תעבדו על ארבע קבוצות האוכלוסייה האלה בכל אחד מהמגזרים, ואנחנו נלך אתכם, קואליציה ואופוזיציה. ואם לא תראו את זה, אנחנו נהיה אלה שמתנגדים לדברים שהם לא כוללים והם לא סוחפים, כדי שתהיה הורדה של מחירי הדיור.

תודה רבה לחבר הכנסת אראל מרגלית. חבר הכנסת מנואל טרכטנברג, ואחריו, חבר הכנסת מיקי רוזנטל. גברתי היושבת-ראש, עמיתי חברי הכנסת, אני רוצה לפתוח בברכה לשר האוצר, ידידי משה כחלון, שאיננו באולם, על כך שסוף-סוף קורה משהו בתחום כל כך חיוני לכל אזרח במדינת ישראל. היום נפל דבר, אנחנו עומדים לאשר צעד ראשון בכיוון הנכון, אחרי שש שנים של היעדר מדיניות או ניסיונות כושלים לטפל בעלייה המטורפת של מחירי הדיור באמצעים לא נאותים, במקרה הטוב, ואפילו באמצעים מגוחכים שקראו תיגר על חוקי הכלכלה הבסיסיים ביותר. הצעד הראשון שהובא בפנינו, ההעלאה המתונה במס רכישה למשקיעים, יש בו היגיון כלכלי, ועל כן אנחנו נתמוך בו. אבל צריך קודם כול לשאול את השאלה, כמה זה ישפיע. ובכן, קשה לדעת, במקרה הטוב ההשפעה תהיה קטנה, אפילו שולית, אבל כאמור, בכיוון הנכון. זה לא דבר של מה בכך, שהחלטנו לתמוך, החלטנו לתמוך מכיוון שכשמדובר במשבר כה משמעותי, צריך לתת כתף כשמדובר במדיניות שפונה בכיוון הנכון. אבל, אמר את הדברים לפני חבר הכנסת מרגלית, אנחנו רוצים לראות תוכנית כוללת. אני רוצה להגיד לשר האוצר, להציע לו, לא למהר, לא להיות פזיז. החיפזון הוא מהשטן, במקרה הזה. צריך לעשות עבודה יסודית, ולהביא לכאן מתווה שיש בו הפוטנציאל לעצור את הטירוף הזה ולהביא פתרון לאורך זמן. אנחנו נתמוך אם התוכנית הכוללת תהיה הגיונית, ואנחנו לא נתמוך אם כל פעם יובא לפנינו צעד כזה או אחר, חלקי ובודד. צריך להבין ששוק הדיור מונע בעיקרו מציפיות, וכאשר מביאים צעדים חלקיים, השוק הוא תזזיתי ולא יכול להתכנס למתווה סדיר. הנקודה הנוספת שאני רוצה לציין היא שמה שצריך לשאוף אליו בתוכנית הכוללת זה לא רק צעדים להורדת מחירים, אלא יש להביא קשת של פתרונות דיור המותאמים לצרכים, ליכולת של כל סגמנט באוכלוסייה, וזה דורש, בין היתר, התמודדות עם דיור בר-השגה, עם שכירות לטווח ארוך, ולא רק עם הורדת מחירים. והדברים גם נאמרו קודם, גם פתרונות למגזר הערבי. מה שאני שומע, מהתקשורת לפחות, זה שמושם דגש רב בעניין מחיר למשתכן, ואני רוצה להזהיר שהכלי הזה, מחיר למשתכן, לא מיועד לכל אחד, ואם הממשלה, בשל אילוצים קואליציוניים בלבד, רגעיים, תשחרר את עצמה מכל קריטריון בעניין הזה, לא רק שאנחנו לא נתמוך, אלא אנחנו ניאבק קשות נגד זה, כי זה לעשות זילות של צעד שהוא הגדרתית לא יכול להיות אוניברסלי. לסיום,

כשהאסטרונאוט ארמסטרונג נחת על הירח, נאמר: צעד קטן לאדם, צעד גדול לאנושות. במקרה הזה, צריך לדעת, זה צעד קטן מאוד לאוצר, וצעד עוד יותר קטן לשוק הדיור, אבל אנחנו מקווים שצעד כזה, בסופו של דבר, כשיהיה חלק ממכלול שלם, יביא לתוצאה שאנחנו כולנו מצפים לה. ושוב, נפל דבר כיום מבחינת התמיכה שלנו, העניינית, אבל לא לעולם חוסן.

עוד הפעם הממשלה מזלזלת בבית הזה, ואין, לא נוכח שר במליאה, וחבר הכנסת יכול היה להמשיך לנאום עד אין-סוף, על-פי הכללים. תודה רבה לחבר הכנסת מנואל טרכטנברג. חבר הכנסת מיקי לוי, אני מקבלת את ההערה. דקה, אני מבינה.

אני חושבת שאת צריכה לבדוק את זה, ואני אומר לך מדוע, משום שלפני שבועיים כשקרה עניין שכזה, יושב-ראש הכנסת סגר את הדיון במליאה. לא לא לא, מדברים כמה שרוצים. אה, סליחה, שר הדתות פה. חברים, שר הדתות פה. חשבתי שאין שר. אני חוזר בי ומתנצל.

רבותי, אנחנו ממשיכים. חברת הכנסת רויטל סויד, בבקשה. ארבע דקות שלך.

השר אזולאי, אתה סולח לנו? הצלת אותנו, השר אזולאי. ארבע דקות, גברתי, שלך. אדוני השר אזולאי, שלכבוד הוא לנו שאדוני נמצא במליאה, חברי חברי הכנסת, גברתי היושבת-ראש, ימים מורכבים עוברים על עם ישראל ועל החברה הישראלית. ימים מורכבים, מכיוון שאנו, השכם והערב, נתקלים בפיגועי טרור, וזה המקום לנחם את משפחתו של דניאל גונן, זיכרונו לברכה, שנרצח ביום חמישי, ולשלוח איחולי החלמה לחייל מג"ב שנפצע אתמול אנושות.

שיוצא משבדיה בדרך להפר את המצור בעזה, באופן שהוא בוודאי פרובוקטיבי, כדי להתמודד עם העובדה שאנחנו, כמדינת ישראל, מגינים על עצמנו ושומרים גם על הגבולות הימיים. דוח האו"ם שהוגש היום, ובו אמירות קשות ומורכבות מאוד, ורובן אינן מדויקות, בלשון המעטה, נגד חיילי צבא ההגנה לישראל. חבר כנסת מהבית הזה, שמצא לנכון ליטול חלק במשט באופן שהוא בוודאי ובוודאי לא חוקי, ופוגע במדינת ישראל, ופוגע בכנסת הזאת שיש בה חבר כנסת שבוחר להפר את החוק כאות הזדהות, ובסופו של דבר מצטרפים אנו לשבועות ארוכים של אינתיפאדה דיפלומטית, שאנחנו עדים לה, בצורת ה-BDS והחרם. בכאב גדול ראיתי בסוף השבוע את דבריו של חבר הכנסת מיקי זוהר מהליכוד, שבא, ובתחילה מציין שיש חברים מהשמאל אשר אולי אפילו שמחים על דברים כל כך חמורים, על פגיעה בנפש, על אדם שנרצח, ולאחר מכן מדבר גם על סיעת המחנה הציוני. אז אני רוצה לדבר על סיעת המחנה הציוני, ואני רוצה לדבר על רוב חברי הכנסת במחנה הציוני. המחנה הציוני, שנמצא באופוזיציה, אוהב את מדינת ישראל ואת עם ישראל לא פחות מהקואליציה ולא פחות מחברי הליכוד. המחנה הציוני וחברי הכנסת שנמצאים בו מחויבים למדינת ישראל. המחנה הציוני הוא בעד מדיניות של משא-ומתן. המחנה הציוני הוא בעד התנעת מהלך מדיני ומשא-ומתן מדיני. ודאי שהמחנה הציוני היה רוצה לראות שהמצב שלנו עם השכנים שלנו אחר, אבל אין בכך כדי לגרוע מהאופן שבו אנו מוקיעים, ואני מדברת בשמי ובשם רבים מחברי במחנה הציוני, מוקיעים את המשט, מוקיעים פרובוקציה, מוקיעים חבר כנסת שהולך ובכוונה מפר חוקים של מדינת ישראל בהשתתפות במשט, ויש לקוות שבסופו של דבר חברנו באסל, שאני מאוד מעריכה ומוקירה, לא ישתתף במשט הזה, שאין שום דבר הומניטרי בו. אנו מוקיעים כל פיגוע טרור, ומוקיעים בכל דרך, ובכל דרך, פגיעה בחיילי צה"ל, פגיעה בשמם הטוב, פגיעה בכוונותיהם, ובוודאי ובוודאי מוקיעים השוואה בינם לבין ארגון טרור, לבין ה"חמאס". איך יכול להיות שהגענו למצב שמישהו בבית הזה, מהליכוד, יכול לבוא ולהצביע על המחנה הציוני ובאיזה אופן לדבר על איזו שמחה שיש בו בגין אותם אירועים כל כך קשים שעם ישראל עובר. אז אני ניצבת פה היום מעל הדוכן ואני באה ואומרת בשם חברי סיעתי: המחנה הציוני אוהב את עם ישראל, מחויב לעם ישראל, ומוקיע כל פגיעה, כל טרור, כל פגיעה באיזה אופן בחיילי צה"ל.

תודה רבה לחברת הכנסת רויטל סויד. חבר הכנסת איתן ברושי, ואחריו, חבר הכנסת איציק שמולי. ארבע דקות, אדוני. גברתי היושבת-ראש, חברי, אני מציע לחזור לנושא הדיון ולברך את שר האוצר כחלון והצוות שלו על חילוץ הפקקים בנושא הבנייה והשיכון, שהוא נושא מרכזי בחברה הישראלית. אבל אני רוצה לומר יחד עם זה, סליחה, חברי, אני רוצה לומר יחד עם זה שזו טעות, וכמי שחבר בוועדת הכספים אני חושב שזה לא נכון, גם לממשלה וגם לוועדת הכספים, או לכל פורום אחר, לאשר פרוסות מתוכנית שאיננה מוצגת בשלמותה. לכן אני חושב שיושב-ראש הכנסת צריך להתערב בשיטה הקלוקלת, שכל שבוע יציגו לנו חתיכת תוכנית, ולא נראה את התמונה בשלמותה, וייתכן שהתמונה השלמה לא תיסגר. יש לזה היבטים כספיים, כלכליים, ודאי חברתיים. אבל אני רוצה לומר יותר מזה. אני רוצה לומר שלפחות חברי במחנה הציוני התחייבו שלא ייתנו יד לתוכנית שלמה שאיננה כוללת את המושבים והקיבוצים. אנחנו לא הבעיה, אנחנו הפתרון. מדובר על כ-200,000 מגרשים, שרק פחות ממחציתם מאוישים או מאוכלסים, ואני חושב שיש כאן איזה פרדוקס, שמצד אחד מקִלים, כולל משוחררי צבא, כולל זוגות צעירים, כולל מעמד הביניים, ומצד שני הולכים ומקשים בכל הקמת בית בכל מושב וקיבוץ, לרבות בפריפריה הרחוקה, ייקוב הדין את ההר, גם במחיר שלא תהיה בנייה. נוצרה פה איזו מציאות מעוותת, שמי שמדליק משואות זה סוחרים, ולא חקלאים, ושחטו את כל הפרות הקדושות ונשארו עם עגל הזהב, ועכשיו דואגים כאילו למעמד הביניים, כאילו אנחנו לא חלק ממנו. לא ניתן ולא נסכים, ואם המדינה לא תביא אותנו בחשבון, אנחנו נבוא אתה חשבון. לא ייתכן שמי שהקים את המדינה, מושבים וקיבוצים, עכשיו לא ידעו מה לעשות אתם, וקבוצת פקידים, לעתים חסרי שורשים וחוט שדרה, מנהלים את הבנייה בהתיישבות כאילו יש כאן איזה בעיה. לכן אני קורא מכאן, מעל הדוכן הזה, יחד עם הרצון לתקן עיוותים במקומות נוספים, אני אומר בצורה ברורה וגלויה, שלא בא בחשבון לפתור את בעיות המגורים והבנייה בלי לטפל במגזר הכפרי. אנחנו שנה ל"צוק איתן". לא צריך לחכות ל"צוק איתן" כדי להגיד תודה להתיישבות. הייתי אתמול במנרה ומשגב-עם. יש עוד מישהו שכל כך יושב על הגדר? במנרה, הגדר נכנסה לתוך הקיבוץ. מוכרחים להפסיק עם האפליה הזאת. כשזו אפליה אחרת, כולם פה זועקים, כשלא בונים שנים בקיבוצים ובמושבים, יש כאן דממת אלחוט. ביום רביעי נקיים דיון בוועדה על אזור עין-גדי ומצפה-שלם. יש משהו יותר חשוב מהאזורים האלה? מה זה ההתעלמות הזאת? אני קורא לכחלון ולצוות שלו. ישבנו עם אביגדור יצחקי, ועוד הפעם חוזרים לרשות מקרקעי ישראל. נכון שזה עבר ממשרד למשרד, אבל לא שינו שם את הרוע, לא שינו שם את הבורות, לא החליפו שם את הפקידות, והגיע הזמן לדפוק על השולחן ולומר לשרי הממשלה, שאינם פה, אבל הם מבינים והם יודעים, ואמרתי את זה היום בשיחה פרטית לשרת המשפטים. הנה, הגיע יושב-ראש ועדת הכספים: לא ניתן לתקציב לעבור. לא ניתן לתוכניות בנייה לעבור, אדוני, גפני, אם לא תיפתר בעיית הקיבוצים והמושבים, כמו שאתם לא תיתנו לתקציב לעבור אם לא יטפלו בחרדים ובדתיים, וזה בסדר. לא יכול להיות שייקחו אותנו כמי שבאמת, אין שום סקטור שעשה יותר ועושה יותר, וככה לדפוק אותנו, בשום מקום זה לא היה יכול לקרות, חוץ

שבמקום להגיד תודה היא עושה השפלה. ואני קורא לך להפסיק לאשר פרוסות לכחלון, לדרוש תוכנית שלמה, ובתוכנית השלמה נטפל בכל המגזרים, ולא האחרונים, המושבים והקיבוצים.

תודה רבה לחבר הכנסת איתן ברושי. חבר הכנסת איציק שמולי, ואחריו, חבר הכנסת דניאל עטר. ארבע דקות, אדוני. גברתי היושבת-ראש,

אדוני השר, חברי חברי הכנסת, אנחנו, בתחילת הדרך, בתחילת הכנסת הזאת, אמרנו שלנושא הדיור אנחנו נתייחס בצורה שהיא הרבה יותר עניינית והרבה פחות פוליטית. ואנחנו מתחייבים, והתחייבנו מראש, ואנחנו נעמוד במילתנו, שאנחנו נבחן כל צעד ושעל בתוכנית הדיור של שר האוצר, ומרכיבי התוכנית שיהיו חיוביים, אנחנו ודאי נדע לגבות אותם גם כאן בכנסת. אני חושב שהצעד שמביא היום שר האוצר בגיבוי יושב-ראש ועדת הכספים הוא צעד חיוני, הוא צעד נכון, הוא צעד שלא היה עד היום, ולכן צריך לברך אתכם, חבר הכנסת גפני. אני חושב שאי-אפשר לפתור את בעיית הדיור בלי להתייחס לתחום הביקוש. מה שצריך לעשות בתחום של ההיצע כולנו פה נסכים, קואליציה ואופוזיציה: לבנות ולבנות ולבנות ולבנות. כשזה מגיע לתחום של הביקוש, האינטרסים מתחילים לשחק תפקיד. ובסוף, עם כל התיאוריות הגדולות, יש רק תיאוריה אחת שעומדת במבחן המציאות. בשוק דיור רותח, כל דירה היא מוצר במחסור חמור מאוד, וברור שעל אותה דירה בתל-אביב או ברמת-גן, בקריית-שמונה או בלוד, במודיעין או בכל מקום אחר, מתחרים רוכשי הדירה הראשונה, הזוגות הצעירים, ומצד שני המשקיעים שקונים את דירתם השלישית,

החמישית, ולפעמים עד ה-44. ולנו, הזוגות הצעירים, אין שום סיכוי בתחרות הזאת. ובסביבת ריבית נמוכה מאוד, אפסית, אחד הצעדים האפקטיביים ביותר שאפשר לעשות, וטוב עושה שר האוצר שהוא עושה אותו, זה לדכא את המוטיבציה של רוכשי הדירות להשקעה לקנות ולקנות ולקנות ולקנות. למה הם עושים את זה? לא כי הם אנשים רעים. כי הם רוצים כמה שיותר רווח, תשואה, על ההשקעה שלהם, מה שהם לא יכולים לקבל באפיקים אחרים. ולכן הצעד הזה של הממשלה הוא צעד נכון.

לא יכול להיות, דווקא מפני שאנחנו תומכים, למיטב ידיעתי כמעט כולנו, או כולנו, בצעד הזה של הממשלה, ועמד כאן לפני שבוע שר האוצר והסביר לנו אחד לאחד עד כמה חשוב להוציא את המשקיעים מהשוק. אז מצד אחד באה הצעת החוק הזו וזורקת את המשקיעים מהחלון, ובהצעת חוק אחרת בא שר האוצר בכבודו ובעצמו, בדיור למשתכן, ופותח להם את הדלת בחזרה. לפי הקריטריונים הקיימים כרגע בפרויקט מחיר למשתכן אין שום מניעה, גם אם אתה הבן או הבת של ילדי האלפיון, שתיגש למכרזים, להגרלה או להרשמה, ותזכה בה.

למה זה צריך להיות? למה המדינה צריכה לסבסד קרקע עד 200,000 שקל לצעירים שמגיעים מחתך סוציו-אקונומי גבוה מאוד, ואנשים אחרים שהם דלי אמצעים יישארו מחוץ לרשימה? אז אלה כמובן שאלות שלא נדון בהן היום, אבל אני חושב שאם מביאים לכנסת איזו גישה אז חייבים לשמור על קוהרנטיות מסוימת.

תודה רבה לחבר הכנסת איציק שמולי. חבר הכנסת דניאל עטר, ולאחר מכן, חבר הכנסת מיקי לוי. ארבע דקות, אדוני. גברתי היושבת-ראש, חברי וחברותי, המעטים, חברי הכנסת, אנחנו מקשיבים לך.

לא שם, לשם אל תסתכל. אבל המסר הוא לשם. הזמן על חשבוני עכשיו. לא חשוב, אני מייצג גם אותם. אדוני השר, הבוקר התקיים דיון בוועדת הפנים, גברתי היושבת-ראש השתתפה בדיון הזה, עם יושב-ראש מרכז השלטון המקומי, עם ראשי ערים מהדרום, מהצפון ומהמרכז, והדיון הזה עסק בסוגיה שהגיע הזמן לטפל בה. ממשלת ישראל, ואני מקווה שתעביר את המסר הזה, ממשלת ישראל צריכה לקחת את הנושא הזה של הפערים העצומים שקיימים בשיטת חישוב הארנונה, בדרך שבה מודדים, באופן שבו מחלקים ומפילים על האזרח הפשוט את הנטל הכבד הזה של תשלומי הארנונה הכבדים, את חוסר ההתחשבות בשיטה הקיימת, על נכים, מוגבלים, אנשים שידם אינה משגת, במגבלות שמטילים על ראשי הרשויות וביכולת שלהם לגבות מסים כדי שיאפשרו להם לתפקד, בעוד המדינה מסירה את אחריותה מהחובה להבחין ולבצע פעולה מאוד חדה וברורה שמגדירה מה תפקידו של השלטון המרכזי בישראל ומה תפקידו של השלטון המקומי. וכשהיא תגיע לתפקידו של השלטון המקומי היא צריכה להגדיר את מקורות ההכנסה של כל רשות, ולא להמשיך את השיטה הקיימת זה עשרות שנים, שבה החזקים מתחזקים והחלשים נחלשים, והפערים בחברה, בעיקר בין מרכז ופריפריה, אבל גם בפריפריה בין הרשויות השונות, וגם במרכז בין הרשויות השונות, נוצר פער שהולך וגדל, ואנחנו מגדלים כאן דורות של ילדים כשמה שניתן ברשות אחת לילד על מנת להתפתח בצורה טובה ואיכותית לא ניתן ברשות אחרת. הדרך היחידה להתמודד עם זה, אדוני השר, היא להגדיל את מקורות ההכנסה, להגדיל את ההשתתפות של המדינה, לחדד מחדש את מה שפעם קראנו לו דוח סוארי, שבעצם יצר את המנגנון שקבע מהו מענק האיזון המגיע לרשויות, ושמענק האיזון יהיה באמת מאזן, לא שבשנה אחת יעבירו 75% ממענק האיזון ובשנה אחרת 85%. בישיבה היום הצעתי הצעה מאוד פשוטה לנציג האוצר ולנציג משרד הפנים.

הרי המדינה קבעה קריטריונים שעל-פיהם מחלקים את כל הרשויות לבתים סוציו-אקונומיים. תיקחו את עשר השנים האחרונות ותבדקו: כמה רשויות עברו מבית 1 לבית 2, כלומר התפתחו קצת? מבית 2 לבית 3?

כולנו יודעים שכל אלה שנמצאים בבתים 1,

3 ו-4 הם מקבוצות מוחלשות מאוד, ואתה תמצא שם הרבה את הערבים, ותמצא שם הרבה את החרדים, ותמצא שם את כל הערים הקטנות בפריפריה,

וגם במרכז, ערים כמו לוד ואחרות. והגיע הזמן שהמדינה תיקח אחריות, תפתח את מקורות ההכנסה ותדע שמתפקידה להשלים את הפער שנוצר באותן שנים עד שיפַתחו את אזורי התעשייה, את מרכזי המסחר, עד שיכולות הגבייה ומקורות ההכנסה של הרשות יהיו כאלה שיאפשרו לרשות לתפקיד באופן תקין ולתת לילדים ולמבוגרים, ולנכים, ולאלמנות, ולקשישים את השירות המינימלי כפי שהמדינה תכתיב אותו. הייתי רוצה לחיות בחברה, אדוני השר, שמתחשבת בבני 80 ומעלה ולא גובה מהם ארנונה. זו לא בושה שהחברה שלנו, שאנחנו חיים בה היום, תגיד למבוגרים שבתוכה, נא לסיים. הספיקו לנו 80 שנה שגבינו מכם מסים מכל הכיוונים, עכשיו תחיו עם המעט שיש לכם, תחיו הכי טוב שאתם יכולים, נפסיק לגבות מכם ארנונה. ונפסיק לגבות ארנונה מהנכים, ונפסיק להגביל את זה למספר מטרים, ל-70 מ"ר, אלא נאפשר את זה על כל הדירה שהם חיים בה. אנשים לא רוצים להגיע לגיל 80 ושישנו להם את אזור המגורים שלהם ואת הסביבה שהיא הסביבה הטבעית שלהם. אדוני השר, אני רוצה לסיים בקריאה. העברתי לך את המסר הזה, אני מבקש ממך, כיוון שהוא נוגע לכל שכבות האוכלוסייה, בעיקר האוכלוסייה שאתה מייצג כאן בכבוד ובגאווה, ואני מציע שתניח את זה על שולחנה של הממשלה.

תודה רבה לחבר הכנסת דניאל עטר. חבר הכנסת מיקי לוי. ארבע דקות,

בבקשה. תודה רבה. גברתי היושבת-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, אני רוצה דווקא לפתוח בנושא שהיה היום על סדר-היום, אתמול והיום, ומשום מה כל הנושאים וכל ההתבטאויות של אישי ציבור כאלה ואחרים כוונו לעניין הזה ועשו לו upgrading, ולחברי מהרשימה הערבית, חברי הכנסת, יש כאן נציג אחד, בבקשה, תעביר את זה לחבריך, אני באמת שואל: נגמרו כל הבעיות במגזר, אתה חושב שאני יושב כאן כנציג?

כי אני יודע, זו הסיבה שאני יושב כאן כנציג, מפני שהם אינם?

מכיוון שיש הצום, אז אני מכבד את זה מאוד, נהפוך הוא, אני יודע בדיוק מה הסיבה.

אתה חושב שאני, אני יודע בדיוק, אני אומר את זה בכבוד, עם כל הכבוד שאני אהיה נציג, אבל זו לא הסיבה אני אומר את זה בכבוד רב. אני מבין, אבל לא רק, אני אומר לך, לא רק.

אז אני אבקש ממך להיות מוסר המסר, אם אתה רוצה. אני באמת שואל אם נגמרו כל הבעיות במגזר הערבי שחבר הכנסת החליט שהגיע הזמן להתסיס ולפעול נגד מדינתו. כמה מסר כפול יש בעניין הזה, כמה חוצפה יש במעשה הזה, כמה ניצול הדמוקרטיה של המדינה הזו אתה מנצל בעניין הזה. ואני קורא לחבר הכנסת באסל גטאס, דקה וחצי לפני שהוא עולה ביוון על סיפונה של אותה ספינה: הימלך בדעתך, חזור בך, כי זה רק יתסיס את האווירה, רק יפנה אצבע מאשימה אליכם. בענייננו שלנו, בנושא מס הרכישה: אני וחברי, גם באופוזיציה וגם בקואליציה, ביקשנו להביא תוכנית הוליסטית, שלמה, בפני ועדת הכספים והכנסת, ולא פירורים. ואני אומר לכם, חברי ואני, גם בקואליציה וגם באופוזיציה, טענו שמבחינת השעה הדחוקה אנחנו קיבלנו החלטה להצביע עם הממשלה, ואולי לחסוך כמה דירות שכן אמורים משקיעים, כאלה או אחרים, לנצל את הפער בזמן, עד שהחוק ייכנס, ולמנוע את העניין הזה, ונענינו לבקשת הממשלה ולשר, לשר האוצר. אני מברך את שר האוצר כחלון על אישור התוכניות להגדלת היצע הדיור והורדת המחירים, אבל אנחנו נעמוד על דעתנו ועל בקשתנו שבפעם הבאה תונח בפנינו תוכנית כוללת, ולא חלקי תוכניות. ואת ההחלטה הזאת, שאני קורא עליה,

בעיתון, גיבשנו וקידמנו גם בממשלה הקודמת. ויש כאלה שהם מספיק ישרים לבוא ולהגיד שמתוך חמישה נושאים, ארבעה נושאים הוגשו על-ידי הממשלה הקודמת, אך הורחבו, כמו אימוץ תוכנית הדיור הממשלתית במגזר הערבי, האצת השבת הקרקע החקלאית, שינוי ייעוד קרקע למדינה והנחה רטרואקטיבית במחירי קרקע ליזמים שיאכלסו דירות במהירות, וכמובן, גם הסכמי הגג שהגדילו את היצע הדיור.

הממשלה הקודמת, כולל שיווק של קרוב ל-70,000 דירות, ואני מבין ששר האוצר הולך לקדם כ-95,000 דירות לשיווק. זו הדרך, ואני מברך על כך. התנופה הזאת בשוק הדיור להגדלת ההיצע והסרת הביורוקרטיה ולטיפול בנושא השכירות חייבת להימשך. אנחנו, נא לסיים. גם בקואליציה, גם באופוזיציה,

באופוזיציה ניתן לזה בהחלט רוח גבית. גברתי, תני לי עוד דקה, אני ממש מבקש.

ויחד עם זה ראוי כי הקריטריונים לקבלת סבסוד או הטבה מהמדינה ייועדו לציבור שעובד, משלם מסים ומשרת בצבא, ולא לקבוצות לחץ סקטוריאליות. אין סיבה להעדיף נשואים על פני ממצי כושר ההשתכרות, ואמר את זה חבר הכנסת טרכטנברג, שזה אילוצים קואליציוניים כאלה או אחרים, אבל זו לא הבעיה האמיתית, או לוותר על הנושא של שירות בצבא. ואני אומר לך, גברתי, שאנחנו נמשיך להילחם בכך ולהביא את דברנו. אני חייב לומר שאני גם מתנגד להצעת החוק לפיצול דירות, ואני שמח שבינתיים היא ירדה מעל הפרק. כי פיצול דירות יעשה בדיוק את הפעולה ההפוכה, מה שזה יעשה, זה יתפוס דירות של ארבעה חדרים, לא יאפשר למשפרי דיור לרכוש דירות של ארבעה חדרים מיד שנייה, ובמקום זה המשקיעים יתנפלו על הדירות,

יש להם אפשרות לקבל,

שיפוי גדול יותר מהשכרה לשני דיירים במקום לדייר אחד. שתהיה דרך צלחה לכולנו. תודה רבה לחבר הכנסת מיקי לוי. חבר הכנסת עיסאווי פריג', אחרון הדוברים. יסכם את הדיון יושב-ראש ועדת הכספים חבר הכנסת גפני. ארבע דקות, אדוני.

גברתי היושבת-ראש, מכובדי השרים, יש יותר משר אחד במליאה, חברי חברי הכנסת, הקשבתי לחלק מהדברים, במיוחד לידידי גפני, שעם הדברים "מתחייב אני" חברי חבר הכנסת גפני, לא נוח לי לראות את הגב שלך, אתה עמדת כאן ונתת נאום קואליציוני: "מתחייב אני". האוצר, אתה, וגם חבר הכנסת לוי גם חזר על זה, ביקשתם דברים, ומנכ"ל האוצר אמר לכם: מתחייב אני להביא לכם בתוך כמה שבועות. וקניתם את הסחורה. קניתם, כן. אנחנו, תופסים אותנו ביד הכואבת, רוצים להיטיב. יאללה, נמשיך.

אני רוצה להתייחס לזה מזווית אחרת: אם אתם שמים לב, מאז קמה הממשלה אנחנו התברכנו בהרבה עודפים. קראנו, יש עודפים בהכנסות המדינה, שהצפי אמור, אמורים להגיע ל-10 מיליארד שקל.

התברכנו בשבוע האחרון: האוצר החליט וגילה שיש לו עודף של מיליארד וחצי בקרן "קרנית", והחליט לחלק. ועכשיו יש עוד חצי מיליארד שקל, אם לא יותר, בסוגיה של גביית מס יתר על דירה שנייה. אז יש כסף. המסקנה: לאוצר יש מיליארדים, רזרבות וגביית יתר שקיימת.

בשנה הקודמת, אז תסכם אותם, אז יש כסף. יפה. מצד שני, מצד שני, הממשלה וראש הממשלה מאיימים על אזרחי מדינת ישראל להחשיך להם את מסך רשות השידור. זה לא מתאים לי. אין לי כסף. אין לי כסף. לפני הבחירות הבטחתי שאני מבטל את האגרה. אני רוצה לעמוד בהתחייבות שלי. אין לי כסף לשלם באוצר, אני מחשיך את המסך. הכול בשם הפוליטיקה, הכול בשם הפוליטיקה. אני שואל: בכל הצעת החוק, שאנחנו לא נוכל להתנגד לה, אנחנו חייבים לתמוך, היא אמורה להיטיב, אבל ההתערבות, אני שואל את אנשי האוצר ואת כל קבינט הדיור, ההתערבות בשוק הדירות בצורה כזאת, האם תפתור את הבעיה? אני אומר לכם שלא. אני אומר לכם שלא. אותה ממשלה, אותן בעיות, וכל התערבות גסה והענשת משקיעים לא יביאו להוזלת מחירי הדיור. אני אומר את זה כלכלית, ניסיונית, שאתם מחטיאים את המטרה. האוצר רץ אחרי זה כי ירוויח כמה מיליוני שקלים, אבל מה עם החבילה הכוללת? אני חושב פעמיים. האוצר, קל לו לקחת כסף, קשה לו להוציא, אם ברשות השידור, אם בהיצע הדיור, אם בכל תוכנית שמסוגלת לחזור לטובתו של האזרח. השיטה הזאת, החשיבה הקפיטליסטית: קל לקחת, נא לסיים. קשה להוציא. בסך הכול, אני מתחייב. אני מזהיר ואומר לכם: אנחנו נצביע בעד, אבל השיטה הזאת לא תעבוד. השיטה הזאת לא תעבוד.

תודה רבה לחבר הכנסת עיסאווי פריג'.

מזמינה את יושב-ראש ועדת הכספים חבר הכנסת גפני

חיפשתי אותו. גברתי היושבת-ראש, רבותי השרים, אדוני שר האוצר, חברי הכנסת, אני משבח את העמדה האחראית של חברי האופוזיציה. כל הזמן אנחנו אחראיים. לא, לא כל הזמן, עכשיו. מה אתה יודע, כל פעם נדון לגופו. זאת תוכנית שהיא מתוך המכלול, כפי שאמרתי קודם. אנחנו כולנו מקווים ומייחלים שהתוכנית הזאת תתבצע, היא בדרך הנכונה. אני מאוד מבקש שכולם, כל חברי הכנסת, יתמכו בהצעת החוק הזאת בקריאה שנייה ושלישית. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. תודה רבה ליושב-ראש ועדת הכספים חבר הכנסת גפני. אנחנו עוברים להצבעה, אני מבקשת מכולם, סגן שר האוצר, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, תודה, חברי חברי הכנסת, כבוד השרים, אכן זה צעד ראשון בתוכנית ארוכה וגדולה לטיפול בנושא המשבר בנדל"ן. הצעד הזה זכה בקריאה ראשונה לתמיכה של כל חברי הבית מקיר לקיר, מלבד ארבעה חברים שנמנעו, וחבל,

על כל פנים, בקרוב,

נביא את הצעדים הנוספים לאישור ועדות הכנסת ולאישור המליאה. אני כולי תקווה, בעזרת השם, שכולנו יחד, במאמצים משותפים, נחזק את ידיו של שר האוצר בתוכנית הנפלאה שלו, ואחת ולתמיד נפתור את בעיות הנדל"ן ואת בעיות המגורים שהן כל כך כל כך אקוטיות ובוערות, ויוכלו חסרי הדיור, יוכלו הזוגות הצעירים אכן להגיע למצב שבו יוכלו לרכוש דירה במחירים סבירים,

נוכל, בעזרת השם, להתקדם הלאה. אדוני היושב-ראש, אני חושב שהצעד הזה והצעדים הנוספים יזכו וזוכים לתמיכה מלאה,

של הבית הזה. זה גם מגלה את האחריות שמגלים חברי הכנסת מכל חלקי הבית. תודה, אדוני היושב-ראש. אני מבקש מכולם לתמוך בהצעות. התחולה היא מעכשיו או, התחולה היא מיידית, כן.

התחולה היא מיידית, כן, כדי למנוע מצבים, עוד יומיים. מהרישום, מהפרסום ברשומות.

כדי למנוע עיוותים וכשלי שוק שאנשים ירוצו, בדיוק. זה בדיוק מה שחשוב, ולכן שאלתי.

תודה לסגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן. חברי הכנסת, נא לשבת. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה, נא לשבת מי שמעוניין להצביע. הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 81 והוראת שעה). לחוק לא הוגשו הסתייגויות, אלה היו בקשות דיבור בלבד, ולכן אנחנו נצביע בקריאה שנייה על כל הסעיפים גם יחד בהצבעה אחת. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההצבעה החלה. קריאה שנייה. סעיפים 1 2 נתקבלו. חברי הכנסת, התוצאות הן: בעד, 71, אין נמנעים, אין מתנגדים. אני קובע כי הצעת החוק אושרה בקריאה שנייה ללא הסתייגויות כנוסח הוועדה. יש לך עכשיו הצבעה בקריאה שלישית, חבר הכנסת חסון, אין צורך אמיתי. אנחנו נעבור להצבעה בקריאה שלישית מכיוון שלא התקבלו שום הסתייגויות לחוק. הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 81 והוראת שעה), התשע"ה 2015, קריאה שלישית. חברי הכנסת, מי בעד? מי נגד? נא להצביע. חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 81 והוראת שעה),

חברי הכנסת, בעד, 73, אין מתנגדים, אין נמנעים. החוק אושר כנדרש בשלוש קריאות על-ידי מליאת הכנסת. חברי הכנסת, הנושא הבא על סדר-היום הוא: שאילתה לשר המדע, הטכנולוגיה והחלל חבר הכנסת דני דנון. אני מבקש מכבודו לעלות לדוכן, וחבר הכנסת מיקי לוי ייגש למיקרופון באולם ויקרא את השאילתה. הנושא הוא: פרויקט להב"ה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, על הפרק תוכנית להב"ה לצמצום הפער הדיגיטלי בחברה הישראלית, שהיא מיזם ממשלתי באחריות משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל. מטרתה המוצהרת: לימוד טכנולוגיה בקהילה ללא תשלום. ברצוני לשאול: 1. האם התוכנית תורחב לערים נוספות? 2. אם כן, לאילו ערים? 3. בכמה מתוקצבת התוכנית כיום? 4. האם יש כוונה להגדיל או לצמצם את התקציבים לתוכנית זו? אני יכול רק להדגיש שבממשלה הקודמת, בתפקידי הקודם, הוספנו כ-30% לתקציב התוכנית מתוך ידיעה ברורה כמה התוכנית הזאת חשובה וכמה היא באה לסייע בידי האוכלוסייה שאין לה גישה טכנולוגית להשיג קדמה וצעד אחד קדימה ברמה האישית. תודה לחבר הכנסת לוי. חברי הכנסת, לפחות חבר הכנסת לוי ואנוכי מעוניינים לשמוע את תשובת השר, אני מקווה שאולי גם כמה אחרים.

חברת הכנסת רחל עזריה תזמין את השרה לשבת לצדה ולא יפריעו לדובר, וגם חבר הכנסת איימן עודה. חבר הכנסת איימן עודה יסביר את הכול לשר האוצר כשהם ישובים. שר האוצר מבין יותר טוב כשהוא יושב. וגם חברת הכנסת פלוסקוב, סגנית היושב-ראש, תשבו. אני כבר אסיים במקומך את הישיבה, את תשבי עם השר. בבקשה, אדוני השר ישיב. אדוני היושב-ראש,

חברי חברי הכנסת, חבר הכנסת מיקי לוי, בקדנציה הקודמת כיהנת כסגן שר האוצר, ופרויקט להב"ה, שהוא פרויקט חשוב, היה תחת חסות משרד האוצר. פרויקט להב"ה פרוס ב-30 ערים ומהווה מרכזים שאליהם באים בני-נוער, מבוגרים, והם משתתפים בתוכניות חשובות שמחברות אותם לעולם הטכנולוגי, לעולם המחשבים. משרד המדע והטכנולוגיה קיבל אחריות על הפרויקט הזה ב-17 בנובמבר 2014. אנחנו מברכים על כך שקיבלנו את האחריות. לשאלתך, הפרויקט מתוקצב היום לפי הסכם שנחתם בין משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל לבין משרד האוצר ב-30 מיליון ש"ח. יש אפשרות להגדיל אותו עד 33 מיליון ש"ח בשנה הבאה. כרגע אנחנו נמצאים במשא-ומתן עם אנשי משרד האוצר. הנחיתי את אנשי המשרד לבדוק אפשרות להרחיב את פרויקט להב"ה תוך מתן דגש על פעילות בקרב יוצאי אתיופיה ובמקומות שבהם אפשר לעשות יותר. מובן שזה כפוף לתקציב. אני לא רוצה להתחייב פה, כי עדיין לא סגרנו את תקציב 2015 2016, אבל אני כן יכול לומר שאני מעריך שב-2016 ייפתחו עוד מרכזי להב"ה ברחבי הארץ. אנחנו במשרד גם מתכוונים לבחון איך אנחנו מעצימים את הפעילות של המרכזים האלו,

ואני מאמין שנוכל לראות עוד מרכזים פתוחים ברחבי הארץ. שאלה נוספת לחבר הכנסת לוי, בבקשה, אדוני. אדוני השר, אני אמנע משאלה. אני רוצה לברך אותך על זה שלקחת על עצמך את התוכנית הכל-כך חשובה הזו לצמצום הפער הדיגיטלי בחברה הישראלית, ומבקש ממך, מכיוון שאני טיפלתי בזה באופן אישי בקדנציה הקודמת ואף ביקרתי בכמה וכמה מרכזים, אני אודה לך אם תפעיל את עוצמתך, את קשריך, את כל מה שאפשר כדי שיוסיפו לך. זה לא הרבה כסף, עוד כמה מיליונים וזה נותן תרומה בלתי רגילה לאותן אוכלוסיות מוחלשות שזקוקות לזה. אני מבקש לברך אותך ולאחל לך דרך צלחה. תודה רבה. נשמח לקבל כל סיוע לקראת דיוני התקציב, אדוני היושב-ראש. אני מודה לשר דנון על התשובה ולחבר הכנסת מיקי לוי על השאלה. חברי הכנסת, תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים מחר, יום שלישי, ו' בתמוז התשע"ה,